בוקר טוב, היום י"ד בשבט התשפ"ג. נושא הישיבה היום: ציון במשפט תיפדה, מחזירים את הצדק למערכת המשפט. הנושא המדויק להיום: הצעת חוק-יסוד מטעם הוועדה,

הרכב הוועדה לבחירת שופטים וחוסר שפיטות של חוקי-יסוד. לפני שנתחיל את הדיונים היום אני כמובן רוצה להזכיר בצער רב את פטירתו של יושב-ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת שבח וייס. למיטב ידיעתי, אנחנו כבר יודעים על מועד לווייתו, ואם יהיו עדכונים אנחנו נעדכן גם במהלך הישיבה. יש כבר מועד. אנחנו מתעדכנים.

נפסיק את דיוני הוועדה ונאפשר לכל חבר כנסת, חבר ועדה, או כל אדם אחר שירצה להשתתף ולחלוק כבוד אחרון ליושב-ראש הכנסת לשעבר שבח וייס, לעשות זאת. אנחנו מתחילים את היום, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם לתיקונים לנוסח שהופצו במהלך סוף השבוע בנושא הוועדה לבחירת שופטים, גם את הנושא של התיקונים לחוק-יסוד: השפיטה עצמו, ובין היתר בעקבות הערת הייעוץ המשפטי על הנושא של הרכב קטוע אל מול הרכב חסר, או נוכחות, או דרישת קוורום, וגם את ההוראות המשלימות של הצעת חוק בתי המשפט, שבעיקרן, מלבד ההתאמות המחויבות, הנושא שבעיקר רלוונטי ומוסיף זה עניין השימוע. כמובן, אחת מהטענות והתהיות שעלו, דווקא לאור הצורך לייצר הסכמה בין נשיא בית המשפט העליון או הנשיאה לבין שר המשפטים, המגבלה שהייתה רק על נשיאים במחוזי ובדימוס הייתה מקשה יותר על הגעה להסכמות. ותחשבו גם על הסיטואציה שלכאורה נשיא של בית משפט שלום לגיטימי שיסכימו לגביו, אבל שופט בדימוס של בית המשפט העליון, לא לגיטימי, כי הוא לא היה אף פעם בעברו נשיא של בית משפט שלום. יצרנו כלל ואמרנו: שופטים שיצאו לקצבה, מתוך הנחה שמנגנון ההסכמה הוא יהיה הגורם המאזן העיקרי, במקום לייצר מגבלה על הפול שבתוכו אפשר לייצר את אותה הסכמה. גם שופטים מחוזיים, כמובן גם שופטי שלום אבל גם שופטי בית המשפט העליון בדימוס, גם אם הם לא כיהנו כנשיאים, יוכלו להיכנס לפול של ההסכמה, ובעיניי זה יגדיל את הסיכוי שהצדדים יגיעו להסכמות. אלה התיקונים. נעשה בהמשך גם הקראה וגם נעבור סעיף-סעיף. הקראה? של התיקונים שהכנסנו.

ממתי עושים הקראה? ככה עשינו בדיון בשבוע שעבר. זו לא הצעת חוק פרטית, לא הצעה ממשלתית, זה רק נוסח לדיון.

קוראים נוסח לדיון, כדי שיהיה נוסח שעליו מעירים הערות ומתדיינים.

צריך לקרוא בשביל שהוועדה תוכל לקבל החלטה אם היא רוצה לקבל או לא לקבל. אחרת זה די חסר משמעות. בכל מקרה, נעבור להקראה בהמשך. כן הייתי רוצה לאפשר לחברי הכנסת שבאו והקדימו לתת הצהרות פתיחה קצרות. אני לא רוצה להגביל בהרבה, אבל חברי הכנסת שפה כעת. לא נוסיף את כל מי שבא אחר כך, הוא ידבר בתורו. הצהרות פתיחה קצרות, מי שירצה. חברת הכנסת הראשונה שנרשמה, טלי גוטליב, אחריה חברת הכנסת קארין אלהרר, אחר כך חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. הצהרות פתיחה קצרות לתחילת היום. הערות לנוסח, למציאות שבה אנחנו נמצאים. אני לא מגביל אתכם בנושאים, רק תעשו את זה בבקשה בקצרה. טלי, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני חושבת שקיבלנו הצצה די מכוערת לעובדה כמה צודקים היושב-ראש והשר לוין בחובה להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה למינוי שופטים. זה לא מקבל מספיק תהודה, אבל אני מזכירה כאן שלשיטת אבי חימי, יושב-ראש הלשכה שהתפטר, לדבריו שלו הוא מסר המלצה לשיפוט, ומי שלא מבין מה זה המלצה לשיפוט, זה אוסף טפסים רבים מאוד עם אינפורמציה רבה מאוד. הוא מסר המלצה על גברת, עורכת דין, שהוא לדבריו ניהל איתה רומן. בכל הכבוד זה מדגים לנו את מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שאין לי שום צורך באנשים שהם אינם נבחרי ציבור בוועדה למינוי שופטים, ובטח ובטח לא נציגי הלשכה, וכפי ששמענו לא קיימים בשום מדינה בעולם נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים, על גודל הקומבינות, הקשרים שהדבר הזה לימד אותנו עם השנים, ואני מעדיפה את המחויבות שלנו, כנבחרי ציבור, לעם מאשר כל אדם אחר שהוא איננו נבחר ציבור. זה בהיבט אחד. בהיבט האחר, אני מבקשת להביא לקדמת השיח ולהוקיע את ההסתה הפרועה שיש ברשתות החברתיות, בהפגנות ואיפה לא, כנגד מה שאנחנו עושים כאן בוועדה. ואני מבקשת להבהיר לעם ישראל, לכל מי שמקשיב, הרפורמה המשפטית, לא רק שהיא לא פוגעת בדמוקרטיה, היא מפארת אותה. העובדה שאנחנו רוצים לרסן את כוחו של בג"ץ בחקיקה, שתאפשר לנו משילות ותאפשר לנו לשמור על ביטחון מדינת ישראל ועל אזרחיה, לא פוגעת בדמוקרטיה. העובדה שאנחנו רוצים ייעוץ משפטי כמשרת אמון, לא רק שלא פוגעת בדמוקרטיה, מפארת את הדמוקרטיה ומאפשרת לנו לעבוד בהתאם לאג'נדה הפוליטית שעל יסודה קיבלנו מנדט. העובדה שאנחנו מבקשים לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים איננה פוגעת בדמוקרטיה, בכל הכבוד. ארבעת הדברים של הרפורמה הזאת הם כל כך מינוריים, הם כל כך קריטיים וכל כך חשובים, והניסיון הפתטי, תסלחו לי, בשימוש בכותרות פומפוזיות שמאחוריהן אין דבר וחצי דבר, אותי כשלעצמי מטריד. אני אומרת את זה ותוהה. אנחנו יושבים פה בסבלנות רבה מאוד של היושב-ראש, מקשיבים פה לכל הדעות מכל קצות הקשת, ואני תוהה, יושבים פה אנשים מהאופוזיציה, מתן כהנא שהציע הצעה דומה לזאת, וגדעון סער שהציע הצעה דומה לזאת שעברה קריאה טרומית, ולכן אנחנו כאן מבקשים להבהיר שאנחנו קיבלנו מנדט מהעם, אנחנו נפעל, נמשיך ברפורמה בביטחון, בנחישות, לטובת כלל האזרחים. תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לפתוח ולשוב ולומר: זה נכון שקיבלתם מנדט מהעם והקמתם ממשלה. הקמת הממשלה וקבלת מנדט מהעם, אין פירושן ואין משמען בשום צורה ובשום אופן נטילת החירויות של אנשים. אני מאוד מתפלאת גם על אדוני היושב-ראש, שהבנה במשפט יש לו, וגם על שר המשפטים ובעיקר על ראש הממשלה. צריך להבין הכלכלנים נגד, הרופאים נגד, המשפטנים נגד, מדינות בעולם המערבי, כשאנחנו רוצים להיות חברים במשפחת העמים, נגד. מה עוד צריך לקרות כדי שתפקחו את העיניים ותבינו שזאת רפורמה רעה? הניסיון שלכם להשוות את הרפורמה הזאת למדינות אחרות, פשוט אין לה מקום. שוב, מכיוון שהאיזונים והבלמים במדינת ישראל שונים. ובמעבר חד, אבל קשור בהחלט, אומרת היועצת המשפטית לממשלה: נתניהו, אתה מצוי בניגוד עניינים. היא מצויה בניגוד עניינים. טלי, לא הפרעתי לך.

מי את שתקבעי? מי אני? הינה, קבעתי. "היא מצויה בניגוד עניינים", ככה אני אומרת.

אני לא מרשה, אפילו לא קריאות ביניים בהצהרות פתיחה.

אני מכבדת אותך,

העובדה שנתניהו מצפצף, כמו יתר חבריו לממשלה, על אמירות של היועצת המשפטית לממשלה, של בית המשפט העליון היא לא דמוקרטיה, חברים. היא חוסר הבנה מי הם שומרי הסף, היא חוסר הבנה של איך מתנהלים. הניסיונות שלכם לחוקק בחקיקת בזק חוקים שהם בגדר הפיכה משטרית, הם קלון על הממשלה שלכם. תודה רבה, חברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. בוקר טוב, הסדר ניגוד העניינים של נתניהו, של ראש הממשלה, לא נולד ביום חמישי האחרון, הסיפור הזה נולד מהסתבכותו בתיקים פליליים. ובעקבות העניין הזה, באותו בג"ץ שהיה, הסדר ניגוד העניינים עלה שם. זה לא המצאה של יום חמישי האחרון, אז כדאי קצת לחזור לעובדות. הוא נמצא בניגוד עניינים, אבל זה לא הפריע לו כהוא זה להוביל רפורמה, שאתה קורא לה "רפורמה", אבל זו מהפכה משטרית מן המעלה הראשונה. וכנראה עכשיו, לפי מקורות זרים, כנראה היא תפוצל, ואז ייקחו רק שני חלקים שלה: החלק הראשון זה מינוי שופטים, והחלק השני זה אי-יכולת של בג"ץ להתערב, להתעסק, לפסוק בעניינים, מה שאתם קוראים לו "שינוי של חוקי-יסוד". שני נושאים: האחד זה שופטים, שזה עניינו של נתניהו, והדבר השני זה עניינו של דרעי. זה מה שקורה כשנותנים כוח שלטוני לעבריינים. וכשלעבריינים יש כוח שלטוני, ועוסקים בעניין הזה, שואלים הרבה פעמים האם מדינת ישראל היא מושחתת. אני כל הזמן אמרתי שהיא לא מושחתת, יש גילויי שחיתות, יש עבריינות, אבל כשנותנים לאנשים מושחתים בהגדרה לנהל הליך חקיקה בכוח שלטוני, זה ממש התנהלות של ארגון פשיעה, ויש לך את הכבוד להיות חלק מראשיו, חבר הכנסת רוטמן. תודה רבה. חבר הכנסת משה סעדה, אתה רצית הצהרת פתיחה?

בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. מחלוקת בעניין הרפורמה זה ראוי ולגיטימי אפילו, ויש גם מחלוקת שהיא לשם שמיים, שהיא ראויה, אבל לצערי מה שאנחנו רואים פה זה הסתה ומסע הפחדה. ולצערי מי שפתח במסע ההפחדה הזה ונתן לגיטימציה למה שקורה עכשיו, זה הנשיא אהרן ברק, שדיבר למעשה על כדורי רעל וכפית מוות. ברגע שהוא נתן לגיטימציה מיד החרתה החזיקה אחריו נשיאת העליון שדיברה על קץ הדמוקרטיה, ריסוק מערכת המשפט. כבר אז התרעתי שאם האופוזיציה לא תגנה את זה, הדברים יימשכו ויסלימו, ולצערי אף אחד מהחדר הזה, מהצד השני, לא גינה את הדברים החמורים - - למה אתה אומר את זה? אני לא מאשר הפרעות באמצע. - - לא האופוזיציה אחרי הדברים של אהרן ברק, הוא זכה לתמיכה מקצה לקצה, לא התקשורת. וכפי שאמרתי, זה ממשיך ומסלים. אנחנו שומעים בלשכת עורכי הדין שאני חבר בה, והיום אני מתבייש שאני חבר בה - - - אתה יכול לעזוב. תעזוב. אני מבקש, קארין. יושב עורך דין בכיר מפירמה בכירה אל מול קהל גדול באילת ואומר שהוא יפתח באש. ואני שואל: על מי הוא יפתח באש? על שוטר מג"ב?

למי הוא מתכוון כשהוא אומר שהוא יפתח באש? במדינה מתוקנת, אם איזה נער שוליים בימין היה אומר את זה, מיד היינו מוחים וזועקים. איך מחו ואיך זעקו כל עורכי הדין? במחיאות כפיים סוערות. ואני לא שומע גינוי מקצה לקצה. מילים מסוכנות ומילים פוגעות. ובמוצאי שבת, תוך כדי שאני מתראיין, שואלים אותי: אומר אל"מ, מכריז על ראש הממשלה דין רודף. אתם זוכרים עם מה זה מתכתב, חבריי מהשמאל? אתם זוכרים עם מה זה מתכתב. כדי שנבין,

הוא אומר: אני אהרוג ראש ממשלה. לאן הגענו? איפה אתם, חברי האופוזיציה? אחים אנחנו. עבדתי פה עם אנשים לפני כן כשהייתי בפרקליטות, יש אנשים שהם אחים שלי. איך יכול להיות שאתה אומר שתפתח באש?

את מי אתה רוצה להרוג? אני חושב שדווקא פה, כבוד היושב-ראש, חייבים לנהל שיח. ואני רוצה להתייחס עכשיו בקצרה גם לחוות הדעת, לגופם של דברים. חוות דעת של מי? של היועמ"שית. אנחנו עכשיו בהצהרות פתיחה. אחרי שהיא תדבר, נעשה התייחסות של חברי הכנסת, שאלות הבהרה. אני כן מבקש מהיושב-ראש, אני אשמח וחשוב שתהיה אמירה שלנו, בהסכמה של כולנו, לגינוי לדברים החמורים, החל מאהרן ברק וכלה באל"מ. דבר אחרון. אני מזכיר, כאשר שלחו כדור לבנט, איזה אישה מבוגרת מאשקלון, עצרו אותה, כמו שצריך, וחקרו אותה - - מה אתה רוצה? שישלחו לה פרחים? - - כמו שצריך, והגישו כתב אישום כמו שצריך. דבי, תגנו את זה. טלי. אנחנו מגנים. אני מבקש, בגלל שאחים אנחנו, ואין פה - - - איפה היה הגינוי שלכם ליאיר נתניהו?

איפה הוא היה? קארין, מה קורה פה?

אני מבקש שכולנו נגנה, ונקרא למשטרת ישראל לחקור כאן ועכשיו, כדי לשים לזה סוף. תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. מי גינה את יאיר נתניהו כשרצה להרוג פרקליטים? אפשר בבקשה? כבוד היושב-ראש, שבוע טוב. אני ברשותכם אפתח קודם כול בהבעת זעזוע על האונס הנורא בגדרה. אני מצפה שהאנס הנתעב הזה יירקב בכלא, ומבחינתי יש גם לשקול שלילה של אזרחות של אנשים מהסוג שלו, כי אין לו שום סיבה להישאר במדינה אחרי המעשה הנורא שהוא עשה. כמו כן, אני מבקשת להביע את סלידתי ואת הגינוי שלי בעד כל אמרה שנאמרת חלילה לסיכון חיי אדם, בין אם זה פוליטיקאים ובין אם זה אזרחים מן השורה. יש בינינו מחלוקות, יש בינינו שסע לא פשוט, אך איך מקום לאמירות הנוראיות האלה.

הצעת החוק. מאחר שאנחנו כרגע מדברים רק בהצהרות פתיחה,

אני רק אומר שעברתי בעיון על ההצעה עצמה, ולדאבוני ולמחשבתי בקצב ההצעה שמתקיים כאן אני ממש רואה את הפערים, שגם אם אנחנו רוצים להגיע לאיזה פשרות, יש רושם שכמעט ולא יהיה על מה להתפשר, מאחר שההצעה שלכם היא כל כך חד-צדדית, היא כל כך קואליציונית, היא נותנת כוח מטורף גם לשר המשפטים וסביבתו, ואנחנו נצטרך לראות איך עוברים את המשוכה הזאת. אני רק אומר לחברתי חברת הכנסת גוטליב ולחברי חבר הכנסת משה סעדה, גם אני חברה בלשכת עורכי הדין, ההכללה קצת מעציבה. אני בטוחה שאם אחד מאיתנו היה שם, בטח לא היו מקטלגים אותנו או שהיינו נוהגים בדרך לא מוסרית. לא היינו מוחאים כפיים. לא היינו מוחאים כפיים, והיינו קמים ויוצאים נגד זה. נו באמת.

מוחא כפיים?

אז מזמינה אתכם לבדוק מה רוב עורכי הדין בחרו. בואו לא ניכנס למחיאות כפיים, זה מעשה מכוער. עם זאת אל תכלילו את כל עורכי הדין, את כל

ויש מקום שיהיו נציגים גם מהלשכה. תודה רבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי. תודה. בוקר טוב, שבוע טוב. האמירה שאני לא אחזור עליה כי אני חושבת שהיא אמירה חמורה, על דין רודף, בוודאי לא במקומה, וכל מי שעיניים בראשו מבין שהסתה כזאת לא במקומה. אני כמובן מגנה אותה, ואני חושבת שטוב עשה מי שאמר אותה, גם אם הוא אלוף משנה במילואים, שהוא חזר בו והתנצל. אני רוצה לדבר על האווירה, על האקלים, שמביא לאמירה כזאת.

לא מהצדקה שלה, אני מגנה אותה, אבל החוויה הזאת, המדומה שאתם יוצרים פה, כאילו מתקיים שיח, אפילו בוועדה הזאת, כאילו מתקיימת הידברות, שמענו את שר המשפטים בעצמו אומר "לא להידברות". ההיתממות הזאת, גם פה בוועדה ובכלל בחוויה, כחברי אופוזיציה, אנחנו מרגישים דריסה. אני חברת כנסת, הייתי באופוזיציה בעבר, אחר כך הספקתי להיות שרה וחזרתי לכאן, מבחינתי לגיטימי שקואליציה תביא הצעת חוק כזאת או אחרת, אבל לגיטימי באותה מידה להגיד שיש פה דאגה מאוד גדולה, גם שלנו, כמי שיושבים פה בבית המחוקקים, ושל ציבור רחב. אי-אפשר להתעלם מהאווירה. אפשר לגנות ביטוי כזה או אחר. אגב, משני הצדדים. אל תיתממו. אני יכולה להביא ציטוטים אחרים, חמורים מאוד מאוד לאורך הדרך, כולל מעשים, כולל לשלוח קליע לביתו של ראש ממשלה.

נו, אנחנו מגנים אותם. לא שמענו. הגינוי צריך להיות בקול רם, כפי שאנחנו חושבים עכשיו. אבל אל תיתממו. ציבור גדול חרד, לא פחות מזה. אני מגיעה בכל מוצאי שבת להפגנה, נוכחת שם ולוקחת חלק. אני שומעת את - - - עם דגלי אש"ף או בלעדיהם? תפסיקי, טלי. - - - מה זה השטויות האלה?

רבבות של מפגינים, וכולם עם דגלי אש"ף? דגלי אש"ף. דגלי אש"ף.

טלי, לא מפריעים באמצע הצהרות פתיחה. טלי, אני אסדר לך את העניין של דגלי אש"ף.

אני רוצה להתייחס, היא לא מאפשרת. היא לא מאפשרת, והינה הסתה. זה בדיוק הסתה.

אם מישהו נמצא ליד דגל אש"ף, שיתבייש. - - - חמישה דגלים - - - - - - רבותיי, אני לא מרשה להגיב באמצע הצהרות.

טלי, אני לא מרשה הערות ביניים באמצע הצהרות פתיחה. הבושה זה מה שאתם קראתם.

הטענה לדגלי אש"ף, אני מודיעה לך, טלי גוטליב - - - אם את בוחרת להתייחס אליה, זו בעיה שלך. את מעודדת - - - אבל אי-אפשר להתעלם מהנאמר.

בסדר גמור.

מה נדמה לכם שאני ממציאה את זה?

הדבר השלישי, גם אני בהחלט יוצא נגד הקריאות האלימות, מכל הכיוונים. הגיע הזמן שאנשים לא יהיו צבועים, משום שהם יוצאים עכשיו בצדק נגד צורות ההתבטאות האלימות והמסוכנות, אבל בעצמם לוקחים חלק באמירות כאלה. כשלחבריי ולי קוראים השכם והערב "בוגד", מתירים את דמנו. כשקוראים לנו "גיס חמישי", מתירים את דמנו. כשקוראים לנו "תומכי טרור", מתירים את דמנו. אז טלו קורה מבין עיניכם. אתה כזה. מה נעשה?

טלו קורה מבין עיניכם. עכשיו לעניין, לפני שלוש שנים, עוד מעט ממש שלוש שנים, מספר שרים דאז, כולל מי שהיום מכהן כיושב-ראש הכנסת, יריב לוין שהיה שר התיירות, אמיר אוחנה, בצלאל סמוטריץ', קראו ליושב-ראש הכנסת דאז יולי אדלשטיין להפר את פסיקת בג"ץ ואת המלצת היועץ המשפטי לממשלה, לא לכנס את המליאה לבחירת יושב-ראש חדש. אדלשטיין אכן עשה כך. עידו באום כתב אז בדה מרקר את הדברים הבאים: אדלשטיין הפר את פסיקת בג"ץ, והתחיל את הדרך לאנרכיה. הודעתו של אדלשטיין כי הוא אינו מכבד את פסיקת בג"ץ היא צעד הרה גורל, היא מדרדרת את ישראל למצב חירום במדרון תלול לאובדן שליטה. אם יושב-ראש הכנסת מפר צו של בג"ץ, הערכאה השיפוטית הבכירה ביותר, מערכת האיזונים והבלמים של המדינה, זה מסר לכך שכל דיכפין יכול להתעלם מבית המשפט. ואכן, אני רוצה לומר, אותה אמירה שלא הרעידה את אמות הספים למרבה החרפה, היא הייתה ניסוי כלים ויריית פתיחה להפיכה המשטרית שאנחנו רואים עכשיו. נאמר קודם, נדמה לי על ידי חברת הכנסת אלהרר, ואני לא אחזור על זה, שאומרים לכם - - - אני רק אומר שהצהרת פתיחה היא דקה, שתיים,

אתה מדבר חמש דקות בלי הפסקה. תחתור לסיום. אני מבקש. כולם אומרים לכם שההפיכה המשטרית זאת לא רפורמה, שההפיכה המשטרית הזאת מסוכנת, אנטי דמוקרטית, ויש כאלה שמשתמשים לדעתי בצדק במילה "הפיכה פשיסטית דיקטטורית", ואתכם זה לא מעניין. אומרים את זה היועץ המשפטי, אז הוא מוטה; היועצת המשפטית ניסיון השתקה. כל מי שלא מיישר קו אתכם, מבחינתכם הוא אויב.

זה בדיוק הפופוליזם. הדבר הזה צריך להפסיק. תודה רבה. דבר אחרון שלא עלה פה וחשוב לי להגיד אותו, כי אני לא יודע אם תהיה לי הזדמנות נוספת. הצהרה של חוקרים, חוקרי מדיניות ציבורית וממשל מה-3 בחודש, שחתומים עליה: חבר הכנסת לשעבר, פרופ' אלון טל, פרופ' דוד דרעי, פרופ' נסים כהן - - - עופר, אתה רוצה משפט לסיום, או שאתה רוצה להוסיף עוד שלוש דקות? אני מנסה להבין איזה פרק זמן אתה לוקח. 20 שניות. פרופ' דוד לוי פאור ועוד רבים אומרים כך: את מחיר הפגיעה בתפקודם של גופי הממשל במדיניות, כתוצאה משינויי היסוד שמציעה הממשלה, ישלמו כלל האזרחים, התושבים בישראל, ובעיקר אלה המשתייכים לשכבות החלשות בחברה. בואו ניתן על זה את הדעת, כי מעבר לפגיעה הקשה בדמוקרטיה בכלל ודברים שנאמרו, מי שישלם על זה, זה בעיקר השכבות החלשות.

לכן אני קורא פה לציבור, ובזה אני מסיים, לשטוף את הרחובות במרי אזרחי, לא אלים - - - לא.

תודה רבה. - - במרי אזרחי. להשבית את המשק. זאת הדרך. תודה רבה. אני כמובן חורג ממנהגי לא להתייחס להצהרות הפתיחה ואומר שלקרוא למרי אזרחי בכנסת זה דבר מאוד מאוד לא מקובל. לא מקובל, ואני אעשה את זה כל הזמן, כבר עשיתי את זה, ואני מדגיש, לא אלים. חופש הביטוי של חבר כנסת הוא דבר מקודש, גם שלי בהקשר הזה, ואני מוחה בתוקף על הדברים שלך. בבקשה, חבר הכנסת עמית הלוי. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, ההצהרות אתמול שהתייחסו אליהן חבריי, החידוש שבהן היה שלכאורה הן לא באו מהשוליים החברתיים,

לא עו"ד חודק - - יאיר נתניהו גם לא מהשוליים. קארין, אני לא מרשה להפריע באמצע הצהרת פתיחה. הוא גם לא מהשוליים. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. - - ולא אל"מ זאב רז. והאמת היא שזאת הנקודה שאנחנו צריכים להניח כאן בכנסת לדעתי ובשיח הציבורי. אנחנו לא אמורים להיות מופתעים מזה. כמו שכבר נאמר כאן, אנחנו בשלב של קמפיין שהתחיל מהצהרות של אנשים כמו פרופ' ברק על חרוזי רעל ועל כיתת יורים, והגענו למצב שמי שהיה ראש ממשלה אך לא מכבר, למעשה מעודד בפועל, גם אם הוא לא מתכוון לזה בדיוק מעודד בפועל בריחת משקיעים. חצינו פה איזה קו של ויכוח בינינו, לא משנה אם זה ויכוח מדיני, כלכלי או משפטי, למצב שיריבים פוליטיים מוגדרים כאויבים, ולכן אני לא כל כך הופתעתי אחרי שאהוד ברק, היה פה ראש ממשלה, חבריי וחברותיי לכנסת, היה פה ראש ממשלה, והוא אומר: נילחם בנקודות הנחיתה, נילחם בחופים, כל הנוסח הצ'רצ'ליאני הזה, כאילו שיש פה אויב נאצי ממול, ועשרות טורים. אני מקבל "הארץ" הביתה בבוקר, אז עשרות טורים, לא טור אחד, שמשווים את נתניהו להיטלר במרומז או לא במרומז, ואנחנו כבר ב-1933. כל התופעות האלה מה מצפים פרופ' ברק, אהוד ברק, יאיר לפיד? מה מצפים, שלא יקום אדם ויאמר: צריך להילחם במשטר הנאצי? ועל מה אנחנו מדברים, חברת הכנסת ברביבאי? את מדברת על דורסנות. היינו פה בשנה שעברה כשדנו בחוקי-היסוד, אותם חוקי-יסוד, חבר הכנסת סגלוביץ'. אתה מתרעם? הרי אילפו אותנו שזאת חוקה. תורה מסיני זאת חוקה. הרי זה הצידוק של פסק דין המזרחי, לכן פרופ' ברק בא ואומר שהוא מבטל חוקים,

והינה קמה הגב' חיות בשנה שעברה ודנה שלוש פעמים בחוקי-יסוד כאילו זה פלסטלינה שהיא יכולה לדון בה. הרי אמרת שאי-אפשר לדון בזה. בזה אנחנו לא דנים, אותו מאמר מפורסם של ברק בוויכוח עם גביזון. זה הצידוק שלנו. זאת דורסנות.

הדורסנות שלך לא פחות מאשר הדורסנות שלי, ועל זה אנחנו מתרעמים. אלה דברים מאוד לגיטימיים, והעובדה שאנחנו מתגלגלים לשיח של אויב נאצי ודברים כאלה, זה מוביל אדם כמו זאב רז או אחרים לתופעות האלה. והדבר המגונה פה זה כמובן לא ההצהרות שלהם, אלא התופעה שדווקא פרופ' ברק ואהוד ברק ויאיר לפיד שותפים לה. וזה כבר עובר למחוזות הטירוף. ואני נזכרתי אתמול שדווקא יאיר לפיד היה זה שהכניס בצורה מאוד ארסית לשיח ולקמפיין את עניין הטירוף והשפיות. הוא אמר: אנחנו באים פה, ממשלה שפויה, רוצים להביא את הקול השפוי לעומת הטירוף. כשמפרקים את המדינה החוויה היא של חוסר שפיות לגמרי. אנחנו לא מתנצלים על האמירה הזאת.

אני חושב שבהחלט הגענו למחוזות הטירוף, אבל דווקא לא בגלל - - - אין ספק, הבאתם אותנו.

דווקא לא בגלל הניסיונות האלה, המאוד לגיטימיים שלנו, להחזיר את ישראל לדמוקרטיה קלסית. ואני מאוד מקווה - - - להגיד דמוקרטיה לדיקטטורה - - - "חוק-יסוד: דרעי" עוד מעט יגיע. "חוק-יסוד: דרעי".

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', מה קורה פה? חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.

אני מסיים בזה שאני מצפה שלא תמחו על זאב רז, שהוא פרי הבאושים, אלא שתצא מכאן מחאה בעיקר מול הדברים של פרופ' ברק ואחרים, וניסיונות לחרם כלכלי דה-פקטו על ישראל. זו חציית קו אדום. החרם הכלכלי כי כל העולם מבין לאן המדינה הולכת.

כל העולם מבין. אנחנו קוראים לחרם? כל העולם קורא - - - אפשר בבקשה לתת לו לדבר? לא אנחנו קוראים לחרם. אתה ממציא. עצוב מאוד שייחצה הקו האדום הזה מצדכם, ואני מאוד מקווה שתחזרו בכם בעניין הזה. אין לנו ממה לחזור.

קודם כול, אי-אפשר להשאיר אמירות שנאמרות פה חסרות התייחסות. בחמישה השבועות של הפגנות במוצאי שבת ראיתי כמה אלפי דגלי ישראל, ראיתי דגל אש"ף אחד, שאנשים הלכו והורידו אותו. הורידו אותו מפגינים, אף אחד לא באופן מאורגן, כי זה הפריע להם. ואני מבין, יש לי הרבה חברים כאלה מהימין שאומרים שזה מה שיש שם. בתור מי שנמצא שם, כאמור שעות מדי מוצאי שבת, צריך להבין שיש מאות אלפי ישראלים שיוצאים לרחובות בגשם, בקור, ומוחים באופן אותנטי כנגד מה שהם רואים,

וזה שלקחו להם את המדינה, לוקחים להם את המדינה. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות ענייניות על מה שקורה כאן, אדוני היושב-ראש. ראשית, הקצב. פורסם הבוקר, ואני מקווה שאין בזה אמת, שיש כוונה להביא כבר בשבוע הבא לקריאה ראשונה חלק מהמהפכה המשפטית שאתם מתכננים. בעיניי זה בלתי ראוי, זה לא לגיטימי מבחינת קצב של חקיקה, וזה שייעוץ משפטי ברמות שונות מדבר על הדבר הזה מכיוונים שונים, אני חושב שהיא אומרת שלא. אני חושב שאתם צריכים להבין,

אני מכוון את עיקר דבריי אליך וגם אל שמחה כאן, שמה שאתם מתכננים אפשר לבוא בטענות, וגם לי יש טענות אל אנשים בשולי המחנה, כך אני רואה אותם, שאומרים אמירות בלתי ראויות, אלה שהזכרת, אותו זאב רז, שאני לא יודע אפילו מי זה, ועוד כאלה, אבל צעקות הקוזק הנגזל לא משכנעות את חצי העם ואולי יותר, שמתנגד למהפכה הזאת אתם קורעים אותנו במה שאתם עושים כאן לשני עמים, ליהודה וישראל. זה מתסכל במיוחד,

כי ההצעה הכאילו משודרגת שאתה פרסמת לכאורה על סמך הדיונים פה, מעידה בעיקר שאתה לא מקשיב. כלומר, אם נקודה מהותית, לא טכנית, שמטרידה אותנו בדבר שפרסמת, אפילו לא תזכיר חוק, זה נושא הוועדה לבחירת שופטים, סוגיית אי-תלות השופטים בפוליטיקאים, לא רק שלא קיבלה מענה, היא במידה מסוימת מעליבה. הרי הדבר שאנחנו רוצים להימנע ממנו זה שיהיו פה שופטים מטעם, ועם כל העליהום שעשיתם על לשכת עורכי הדין, שאין לי עניין חיובי או שלילי איתה, בסופו של דבר הוועדה הזאת, אותם תשעה, היפה בה שלאורך שנים היא לא נשלטת. הגיעו דרכה כל מיני אנשים להיות שופטים בבית המשפט העליון. גם מי שלא במשפחה, אתה אומר. אמת. ראינו שגם לשר המשפטים יש השפעה גדולה, גם אם לא מכרעת על הדמות. איילת שקד הצליחה להשפיע יותר, ואולי גדעון סער פחות, אבל בסופו של דבר הוועדה הזאת מבטאת סוג מסוים של איזונים ובלמים שאתם מבקשים להסיר עכשיו. בעיניי זה לא נכון. אני רוצה לסיים בדבר אחד. שאל אותי אדם חכם בציונות הדתית לפני שבוע את השאלה הבאה, האם יש סיכוי שאדם נכנס לוועדה הזאת, או לכל ועדה בכנסת, שומע משהו, משתכנע וחושב אחרת? אמרתי לו בכנות, שמחה, שנראה לי שלא. זה מאוד נדיר שאדם ייכנס לוועדה עם דעה אחת ויצא עם דעה אחרת. ואני מציע לנו, לנסות לנהל פוליטיקה אחרת, פוליטיקה של הקשבה. היא אומרת שאני לא מסכים עם שום דבר שאתה אומר, אבל אני מקשיב לך, ואני אפילו מסוגל להבין מאיפה באת, ואולי להתחשב בדברים שאני מתכנן. כרגע הכוח אצלכם, ויש לכם יכולות לעשות דברים, אבל את הדבר הזה אני מבקש מכם לקחת אליכם פוליטיקה של הקשבה. כי כרגע מה שחש פה, המחנה המפסיד, זה פוליטיקה של דורסנות.

תודה רבה. אני אגיד במשפט על מה שאמרת, מאחר שהעיקרון שהוצב על השולחן בנוגע לוועדה לבחירת שופטים היא כן, שאנחנו רוצים שהעם יבחר את השופטים,

שנהיה כמעט כמו כל מדינה דמוקרטית אחרת בעולם, שבה הרוב - - - אתה העם? זה לא נכון. למה אתה אומר דברים לא נכונים? תודה רבה. סליחה שניסיתי להתייחס עניינית למישהו. זה חשוב שתתייחס, אבל תדייק.

כמה פוליטיקאים שנבחרו? קבלו את התנצלותי על כך שניסיתי להוציא משפט אחד. יהיה קטע בבקשה גם ל"ארץ נהדרת" וגם לערוץ הכנסת, שאני פשוט לא מתייחס. רבותיי, אתם לא רציניים, במחילה. חברי האופוזיציה היקרים - - אנחנו מאוד רציניים. אנחנו רק רוצים יושרה שתיאמר כאן. - - יושבים פה חמישה נציגים של מפלגה אחת,

חמישה - - זה מראה על החשיבות. זה מראה שהם חרוצים ושאכפת להם.

אחרים, זה בכלל לא מעניין אותם. - - כל אחד מהם קיבל זמן דיבור ששמרתי עליו בקנאות שידבר ללא הפרעה. זכות בסיסית שלנו. פתחתי את הפה לענות משפט אחד למה שאמר ידידי וחברי הטוב, חבר הכנסת משה (קינלי) טור פז פתחתי את הפה לענות משפט אחד, אתם התפרצתם על המיקרופונים וסתמתם לי את הפה.

הרגת לי את הפריימריז... אני בטוח שתסתדר בפריימריז. אם אתה רוצה, אני מדבר עם קהל הבוחרים שלכם אישית. - - - אמר מה זה עושה לי. עוד מעט אני אגלה מאיפה אני מכיר אותך,

אם אתה רוצה, אני מבטיח אישית עם כל אחד ואחד מקהל הבוחרים שלך.

אני מעדיף שלא. מה שמפתיע יותר שזה לא שיש חמישה מיש עתיד, אלא שיש אחד מהליכוד. היו שניים. היו שניים ואחת נשברה וקמה. אחת דיברה והלכה. למען האמת היו שלושה. תודה רבה.

זה באמת מראה משהו. צר לי שניסיתי להתייחס עניינית להערותיך, חבר הכנסת טור פז.

היועץ המשפטי, בבקשה. רוטמן, הניסיונות להראות - - - אי-אפשר לשבור כלים על כל מילה. אני פשוט לא יכול להגיד משפט. אתה מתנהג כמו ילד קטן ששובר כלים. אני מקווה שאין לך בעיות של קשב וריכוז, וזה בסדר אם אנחנו זורקים מילה או שתיים. אני לא יכול להגיד משפט בלי שתתפרצו. הכול בסדר, אתם לא חייבים לתת לי לדבר. הכול בסדר - - - אנחנו מוכנים לשמוע ואנחנו רוצים.

רק על תגידו שלא מתנהל פה שיח בגללי. לא מתנהל פה שיח, כי אתם לא מוכנים לתת לדבר. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. שלום.

רק של הסעיף שעוסק בוועדה לבחירת שופטים בחוק-יסוד: השפיטה, ואת התיקונים המשלימים בחוק בתי המשפט ובחוק הכנסת. נוסח מוצע לדיון מעודכן מטעם יו"ר ועדת החוקה: הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת הרשויות) תיקון סעיף 4 בחוק-יסוד: השפיטה (להלן חוק היסוד), בסעיף 4 (א)במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) (1)הוועדה תהיה של תשעה חברים, שהם: (א)נשיא בית המשפט העליון, וכן שני שופטים שיצאו לקיצבה, שימונו על ידי שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון; (ב)שר המשפטים ושני שרים אחרים שתקבע הממשלה, (ג)שלושה חברי הכנסת שהם יושבי הראש של ועדות הכנסת הבאות: ועדת הכנסת, הוועדה לענייני ביקורת המדינה וועדת החוקה,

(2)שר המשפטים יהיה יושב ראש הוועדה. (ב)בסעיף קטן (ג), האמור בו יסומן "(1)" ובמקום "משבעה" יבוא "מחמישה" ואחריו יבוא: "(2)המניין החוקי בישיבות הוועדה הוא חמישה חברים, (3)הוועדה תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כשהנמנעים אינם באים במניין המשתתפים בהצבעה, וכשאין בחוק יסוד זה הוראה אחרת לעניין זה.". פה מה שמוסדר, קודם כול שינוי אחד כלומר, דיברנו על הנוסח בכללותו, אני רק אאיר את השינויים.

כמו שאמר היושב-ראש, הנציגות של השופטים, במקום נשיאים בדימוס של מחוזי ושלום, זה יכול להיות כל השופטים בדימוס: השלום,

או העליון, בין אם הם נשיאים ובין אם לא, לצד נשיא בית המשפט העליון.

כולל רק את שלוש הערכאות? זה לא כולל בתי דין אחרים, כי זה לא כתוב במפורש. בית דין לתעבורה למשל? בבית משפט לתעבורה הוא שופט. זה גם כולל. בית משפט לתעבורה לכאורה כן. אבל בבית דין רבני הוא לא נחשב שופט לעניין החוק הזה.

כנ"ל.

בית דין לעבודה כן. בית דין לעבודה כן, אבל לא נציגי הציבור שבהם. למה הנמנעים לא נספרים? כתוב שכאשר מחשבים את ההצבעה, אלה שנמנעים לא נספרים. היא שואלת, למה? הכוונה שאתה סופר כמה בעד מול כמה נגד. לצורך העניין, אם יש לך חמישה שהשתתפו בהצבעה, שלושה נגד שניים - - - שלושה נגד אחד, ואחד נמנע. שניים נמנעו. נניח הגיעו שישה חברים לדיון הוועדה, שלושה הצביעו בעד מינוי מסוים לשופט, שניים התנגדו ואחד נמנע. האם הוא מונה או לא? התשובה היא שכן, כי שלושה היו בעדו, שניים היו נגדו. לא כתוב מונה, כתוב "סופרים". כנ"ל בהתנגדות. למה מזכירים את זה? זה הנוסח שהצעתי. הכוונה היא לא סתם אני - - - אתה לא רוצה לייצר סיטואציה שהנמנע הוא נגד. הנמנע הוא נמנע, נגד הוא נגד, והבעד הוא בעד.

אני לא מכירה נוסח כזה. אני הבנתי את זה אחרת. יכול להיות שלא הבנתי נכון. היועץ המשפטי מקריא, הוא יסביר. הוא יענה גם לשאלות. קודם כול, לגבי השופטים, זה באמת שני שופטים מכל ערכאה שהיא, שימונו על ידי שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון. לעניין "במקום שבעה יבוא חמישה", זה במענה להערה שדיברנו לגבי הנושא של הרכב ועדה קטוע. הכלל הבסיסי הוא שצריך שכל תשעת חברי הוועדה ימונו בשביל שהיא תוכל לפעול. לפי החוק הקיים מספיק ששבעה מונו. ההצעה של היום היא שמספיק שחמישה ימונו. אני לא מדבר על כמה נוכחים. חמישה מונו באופן כללי בשביל שהוועדה תוכל לפעול באופן עקרוני.

זה קוורום?

זה מה שמכונה "הרכב קטוע". חוץ מזה יש הוראת קוורום.

אני רוצה שנייה להתייחס לזה כהבהרה.

גם בנוגע לנמנעים ואינם באים. זה הנוסח שמופיע בחוק-יסוד: הכנסת. ככה מתייחסים להצבעות. משם לקחנו את זה. זה הנוסח שמשם זה נלקח. מעבר לזה, מאחר שיש לנו פה סיטואציות, בניגוד למה שהיה בעבר, שהיה גם בחירה של חברים וגם כלל המשכיות, יש לנו פה הוראה בחוק ודאי בנוסח כרגע יש אקס אופיציו, אנשים שמכוח תפקיד מה קורה, כמו שקרה בכנסת הקודמת, שהאופוזיציה מחליטה שהיא לא ממנה נציג לוועדה לביקורת המדינה. הייתה סיטואציה כזאת, אתה בעצם נותן לאופוזיציה יכולת למנוע את הקמת הוועדה אם מישהו חסר, או כל מיני מנגנונים כאלה, כנ"ל כשיש פה מנגנונים שדורשים הסכמה, מה קורה אם אין הסכמה. מאחר ששינינו את האופן שבו נבחרים חברי הוועדה, אנחנו חייבים לוודא שהכלל הבסיסי שקיים אגב לכולם הסיבה שזה נמצא פה, אני חשבתי שלא צריך להכניס את הסעיף הזה - - - ברור שלא צריך, כי את כולם ממנה שר המשפטים. לא. אני חשבתי שלא צריך להכניס את הסעיף הזה, כי זו הפרשנות, שאני הבנתי שחוק הפרשנות הרגיל,

חל גם על זה פעולה שהוטלה על ידי קבוצה של בני אדם כשרה גם אם נעשתה על ידי רובם עלתה שאלה שהעלה הייעוץ המשפטי, האם חוק הפרשנות חל על חוק-יסוד, האם זה עוסק רק בקוורום ולא בהרכב כתוב וכדומה, לכן כתבנו את זה במפורש ולכן זה הוכנס. על פניו חשבתי שאם אין את ההוראה הזאת, זה יהיה הדין גם בלי שנכתוב אותו. בגלל השאלה הזאת של חוק הפרשנות ותחולתו על חוקי-היסוד, הכנסנו את זה במפורש.

אם אין הסכמה נניח לעניין מינוי השופטים, אז הוועדה מתכנסת - - - אם הצליחו למנות רק חמישה חברים מתוך התשעה, מכל מיני סיבות, זה יכול להיות כשהכנסת הוקמה ועדיין לא הוקמו ראשי ועדות, זה יכול להיות מכל מיני סיבות כאלה, או לא הגיעו להסכמות, צריך להגיע למצב של חמישה חברים. שוב, כדי לא לייצר שחקני וטו שבאים ולא ממנים. אגב שחקן הווטו המרכזי כמובן יכול להיות שר המשפטים, שהוא לא מעוניין להקים את הוועדה, ואנחנו לא רוצים - - - אתה יכול להסביר לי במילותיך את מי ממנה שר המשפטים? מילות החוק, לא מילותיי. זה לא מילות הוועדה, זה מילותיך. שר המשפטים הוא עצמו, שני השרים האחרים הוא לא בוחר, הממשלה בוחרת, שר המשפטים גם הוא עצמו לא מינה את עצמו - - הממשלה שבה הוא מכהן. - - אבל בוודאי הקול שלו באחריותו. דרעי יוכל להיות. אתה אומר שראש הממשלה ממנה?

מי ממנה את שר המשפטים? קארין, את ביקשת שאני אגיד במילותיי. אני רוצה לדייק. זה לא מעניין אותה. טלי, אני לא שואלת אותך. הוא עונה לך, וזה לא מספיק לך. אתה יכול להפסיק אותה? אני יכול להפסיק אותך כשאני מנסה לענות לשאלתך ואת קוטעת אותי שוב ושוב? אני מחדדת. אז אני מחדד את עצמי. אני חושב שאני מספיק מחודד. יש כאלה הטוענים אפילו יותר מדי. אני לא יודעת, אפשר לדבר על זה. שר המשפטים אחראי על הקול של עצמו, שני השרים האחרים ממונים על ידי הממשלה, לא על ידי שר המשפטים.

כי זאת אותה ממשלה ששר המשפטים מכהן בה.

מי ממנה את שר המשפטים? סבתא שלי? מה לא ברור? היא שואלת שאלה מאוד ישירה וברורה, רק התשובה חמקמקה. שאלת כמה אנשים בשליטת שר המשפטים. כמה בשליטת ראש הממשלה? אף אחד. אפשר להמשיך?

זה לא מה שאמרת. רבותיי, אתם קוראים את החוק או שאתם רוצים את התזות הפוליטיות שלכם? בגלל זה נתתי לכם הצהרות פתיחה. לא. זו אותה ממשלה,

רבותיי, תודה. - - - אפשר שאלה בצורה מסודרת?

עכשיו ימשיך להקריא היועץ המשפטי.

אני מבקשת ממך. קיבלת תשובה.

כשאתה מחדד, תחדד לעניין. שלושה שרים באותה ממשלה שראש הממשלה נאשם, ושר אחר חוזר בדרך עקיפה.

אדוני היועץ המשפטי, בבקשה תמשיך. יש פה גם הוראה לגבי ועדה קטועה, גם לגבי קוורום, וההוראה הראשית אומרת שמספיק רוב רגיל, בשונה מהיום שיש הבחנה, שצריך שבעה לעליון ורוב רגיל לשאר הערכאות, אז פה רוב רגיל לכל הערכאות, אלא אם יש הוראה ספציפית.

דיברנו על זה שההוראה הספציפית שקיימת היום זה לעניין העברה מכהונה. הוראה ספציפית בחוק-היסוד. הוראה ספציפית בחוק-היסוד לעניין העברה מכהונה, שהיום יש דרישה לרוב של שבעה, והעלינו את השאלה אם צריך להעלות את זה. זה בחלק מהנקודות לדיון, בעזרת השם בהמשך היום. אני מפנה אתכם לעמוד 3. פה יש תיקונים נוספים שמוצעים בנוסח המעודכן של היושב-ראש להצעת חוק בתי המשפט.

הוועדה לבחירת שופטים) בחוק בתי המשפט, התשמ"ד 1984 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק העיקרי (א)פסקאות (1) ו-(2) יימחקו, (ב)בפסקה (3), במקום "שני שופטי בית המשפט העליון" יבוא "שני שופטים שיצאו לקיצבה"; אולי תגיד מה זה ה-1 וה-2?

10:18) אני אקרא מהנוסח המשולב, הנוסח המעודכן, שיהיה יותר ברור. 6". הוראות אלה יחולו לענין הועדה לבחירת שופטים שלפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה (להלן - הועדה):" זה פשוט הוראות התאמה. מוצע למחוק את פסקאות (1) ו-(2) שעכשיו הן מיותרות, כי לפי המוצע הכנסת כבר לא בוחרת בבחירה חשאית, אז אין צורך בפסקה (1), ולשכת עורכי הדין אינה בוחרת, אז אין צורך בפסקה (2), ואז בפסקה (3) במקום שני שופטי בית המשפט העליון, יהיה כתוב: "שני השופטים שיצאו לקיצבה, יכהנו תקופה של שלוש שנים".

זה תיקון התאמה לתיקון של היושב-ראש בחוק-היסוד. (3א) זה לגבי הייצוג לנשים. "(3א)לפחות אחד מנציגי השופטים בוועדה, לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה, ולפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה יהיו נשים,". פה אנחנו גם הצפנו את העניין שפה זה יותר מורכב בנוסח הנוכחי, כי ברגע שחברי הכנסת נבחרים אקס אופיציו, לפי התפקידים, יש פה בעיה עם הנושא הזה של חיוב ייצוג הולם. צריך לתקן בחוק אחר? לא. זו שאלה איך לעשות את זה. היושב-ראש אמר שהוא יתייחס לזה. איך? זה לפי יושבי-ראש ועדות. באמת זה אחד הדברים שפתוחים לדיון בהקשר הזה. יכול להיות למשל שלא כולם ייבחרו אקס אופיציו, אלא חלקם ייבחרו בבחירה חשאית, זה יכול לתת מענה לנקודה הזאת. בכל מקרה יורדת הנציגות של הנשים - - - אם יושבי-ראש הוועדות לא יהיו נשים. (היו"ר שמחה רוטמן, 10:19) למשל במקום שזה יהיה על בסיס אקס אופיציו, זה יהיה על בסיס בחירה חשאית, אני מדבר על נציגי הכנסת, אז כן אתה יכול להבטיח נשים. זו אחת השאלות שעולה לדיון. מחזירים את זה לבחירה חשאית? אני אומר שזאת אחת האפשרויות. אחת הנקודות לדיון שרשומה במסמך ההכנה, ואנחנו נדון בה בעזרת השם. התיקון האחרון בסעיף 7. אני לא אקרא את הסעיפים הראשונים שלא השתנו, לגבי מי שיכול להציע מועמדים, מי מכנס את הוועדה. מוצע למחוק את סעיף קטן (ג) לעניין הרוב הדרוש, כי הוא עלה לרמה של חוק-היסוד, והיושב-ראש מציע להוסיף את (ג1). "(ג1)הוועדה תדון במינוי של שופט לבית המשפט העליון, לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד הועברה על ידה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בצירוף הערות הציבור שהתקבלו בעקבות פרסום הודעה לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד-1984, וחלפו 30 ימים לפחות מיום שהועברה כאמור, הועברה ההודעה לאחר כינוסה של כנסת חדשה, ימנו 30 הימים האמורים מיום שבחרה הכנסת את חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט.". יש תיקון משלים בחוק הכנסת, ואני מניח שתיכף היושב-ראש יסביר את הצירוף של שני הדברים האלה. 5א. (א) ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת רשאית לזמן את המועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון שפורטו בהודעה לפי סעיף 7(ג1) לחוק בתי המשפט להופיע בפניה. (ב)סדרי הדיון לפי סעיף קטן (א) ייקבעו בתקנון הכנסת. מה זאת אומרת "הוועדה רשאית על פי רוב קולות"? אני אסביר בבקשה ברשותכם את החלק של השימוע. אני רק אגיד הערה. הייתי מציע, אדוני היועץ המשפטי במקום "הודעה לפי סעיף 11ב", הרי אנחנו מפנים בחוק למשהו שבכללי השפיטה, ואם יחליטו שמשנים את ככלי השפיטה,

הייתי עושה "הערות הציבור שהתקבלו בעקבות פרסום הודעה". לא הייתי מפנה לכללים בחקיקה ראשית, זה מבחינת נורמות. נראה איך ננסח את זה.

יכול להיות שהם יצרו כללים חדשים, יגדילו את הזמנים, יתאימו את הזמנים. נדבר על המבנה. נכון להיום סעיף 11ב לכללי השפיטה הוא הסעיף שבא ואומר שהוועדה לא דנה בשום מינוי של שום שופט, כמובן גם שופט לבית המשפט העליון, לפני שהיא מפרסמת לציבור: אנחנו הולכים לדון במינויו של פלוני או אלמוני, וצריך לעבור פרק זמן שקבוע, 45 יום, שבהם הציבור מביא את הערותיו. אנחנו אומרים שהוועדה תחליט, ויש כללים איך מציגים מועמדים. הוועדה תציג מועמדים ותפרסם אותם להערות הציבור. יתקבלו הערות הציבור על ידי הוועדה. אחרי שמסתיים המועד לקבלת הערות הציבור בוועדה, אם מדובר במועמד לשופט שלום או למחוזי, הוועדה תדון ותמנה, בהתאם ללוחות-הזמנים שלה, הכול בסדר,

לא השתנה דבר. אם מדובר בשופט לבית המשפט העליון, לוקחת הוועדה את הערות הציבור שהוגשו אליה, ואת ההודעה שבכוונתה לדון במועמדותו של פלוני או אלמוני, ומעבירה אותן לוועדת החוקה. זה מנוסח בצורה שאנחנו לא רוצים אגב, זכרו שנכון לעכשיו יושב-ראש ועדת החוקה הוא אחד מחברי הוועדה האמורים אנחנו לא רוצים לתת לשום גורם זכות וטו על המינוי. הוא יכול לבוא ולהגיד: אני לא מכנס,

אתם לא יכולים למנות. לכן קבענו פה מסגרת זמן, שגם ליושב-ראש ועדת החוקה אין וטו על מינוי שופטים בבית המשפט העליון. אם הוועדה לא תדון, הוועדה לבחירת שופטים תוכל למנות, לא יהיה שימוע, אבל זה הפסד של ועדת החוקה, וכמובן שיושב-ראש ועדת החוקה לא ירצה לעשות את זה. לפי איזה קריטריונים? מה זה קריטריונים? ועדת החוקה. היא תנהל שימוע. מי מחליט על עצם השימוע? זאת השאלה. זה עומד להצבעה בוועדה? אגב, הייתי מציע לאדוני היועץ המשפטי במקום לכתוב "רשאית", ש"ועדת החוקה תזמן",

לא להשאיר את זה אפילו לשיקול דעת. ברור בסופו של דבר שתמיד יושב-ראש ועדה יכול להפר חוק, אבל אנחנו לא רוצים לייצר סיטואציה כזאת. זה היה מתאים לממשלה. במקום לכתוב "רשאית", ש"ועדת החוקה תזמן בתוך 30 יום מיום שהועברה אליה ההודעה כאמור". הייתי קוצב לוועדה את לוחות-הזמנים. בדרך כלל לא מקובל בחקיקה להטיל מגבלות מהסוג הזה על ועדות של הכנסת, דווקא מכוח מעמדה של הכנסת. אני מבין, אבל פה ומאחר - - - מה הבעיה להטיל עלינו זמנים? נעבוד כמו שצריך. סמכות שברשות עלולה להיות גם מנוצלת לרעה. העיקר שאתם דואגים לכוחה של הכנסת... ממש... את מחויבת לפעול, את לא עושה טובות. טלי, שנייה. אני מנסה להתייחס לטענה. למה את לא נוצרת לפעמים?

הגב' טלי, תנשמי. אני חושב שהמילה "רשאית" בהקשר הזה היא "תזמן", אפילו אם לא נכתוב, הוועדה תזמן, בלי שנקצוב לה זמנים. "ועדת החוקה תזמן את המועמדים לשיפוט בית המשפט העליון להופיע בפניה. סדרי הדיון ייקבעו בתקנון". ובתקנון אנחנו כן קוצבים זמנים, ונעשה את זה בתקנון. במקום המילה "רשאית", הייתי כותב "תזמן". השימוע בוועדה יתקיים בהתאם לכללים שייקבעו בתקנון הכנסת. אני שואלת, איך אתה מצפה שייראה דיון בכנסת ישראל בשופטים עליונים? אני רוצה להוסיף לשאלה הזאת. לא. אם את באמת

האם אתה באמת חושב שהדבר הזה לא יתקיים באטמוספרה פוליטית עם חצים פוליטיים למועמדים לשיפוט? ואיזה שופטים אתה חושב שיצאו לך מזה? אני מבין שעצם הרעיון של שימוע לשופטים לא אהוב עלייך כל כך. אני לא מאמינה, איך ניחשת? לא הבנתי את הבעיה שקארין העלתה.

שיהיה שימוע לשופטים. הבעיה היא שיהיה שימוע לשופטים. רק בארצות-הברית מותר.

את ממש אמריקאית. רבותיי.

היא חוששת מהריח הפוליטי שיהיה שם. אני רוצה להזכיר לכם איפה אנחנו נמצאים. היועץ המשפטי היה באמצע הקראה, הוא ביקש ממני להסביר את עניין השימוע. אני בכל זאת מתייחס לאיזה שאלה פה שעלתה, ואני מחזיר את רשות הדיבור ליועץ המשפטי. בבקשה לא לפתוח פה תת-דיון. אני חושב ששימוע, והדבר הזה נאמר, ונאמר בצורה ברורה אני חושב ששימוע לשופטים הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה. אני חושב שאם הוא ינוהל בוועדת החוקה, אני רוצה לקוות שנציגי הקואליציה והאופוזיציה יציגו את שאלותיהם בצורה מכובדת. אני חושב בהחלט כאשר נכין את ההוראות המשלימות בתקנון בעניין השימוע, נצטרך לתת את הדעת בוועדת הכנסת ככל הנראה יצטרכו לתת את הדעת, אולי נעשה על זה דיון משותף להסדרים ואיך יוצגו השאלות ואיך תהיה חלוקת הזמנים. ונקודה שאני שם על השולחן, כמי שכרגע משחק תפקיד מאוד משמעותי בתהליך הזה, גם חבר בוועדה וגם מנהל את השימוע, איך אנחנו דואגים שיושב-ראש ועדת החוקה לא מחזיק בכוח רב מדי על התנהלות השימוע. זה גם דבר שחשוב מאוד לשים לב אליו. לכן אני עכשיו ביקשתי לשנות מ"רשאית" ל"תקבע", כי אני חושב שלא צריך לייצר פה שחקן חזק מדי, לא בקואליציה, לא באופוזיציה, ואני חושב שכן צריך לשמר את העיקרון,

של קואליציה ממנה,

שימוע פומבי, בפני ועדה של הכנסת, כדי לחזק את מעמדה וכוחה של הכנסת, ולאפשר לראשונה בתולדות מדינת ישראל לנציגי האופוזיציה למיטב זיכרוני כמה חברים יש לנו באופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, סליחה, בוועדת החוקה? לבחירת שופטים אפס. בוועדה לבחירת שופטים אחד, בוועדת החוקה שמונה. שבעה. שבעה. והם לא הרוב. בוודאי הם לא הרוב. ברור שהם לא רוב, אנחנו קואליציה. אני רק רוצה לומר,

שאתה רוצה שופטים פוליטיים. את רק רוצה לומר, תרשמי לעצמך. אתם מתפלאים על זה שיש רוב לקואליציה בוועדות? אין פה עכשיו הערות ודיונים. אנחנו מתפלאים שקוראים "שימוע" לתוצאה ידועה מראש. אורנה, בבקשה. אני מחזיר את זכות הדיבור להמשך הדברים ליועץ המשפטי של הוועדה. אני רק רוצה למען הסר ספק, כי נראה לי שזה לא היה ברור, אני לא מתכנן לקדם חוק שבו לאופוזיציה יהיה רוב במדינה. זה די נוגד את המשמעות של המושג אופוזיציה. אבל כשאתה מקדם שימוע - - - - - - זו המשמעות של קואליציה ואופוזיציה, רוב ומיעוט. - - - אדוני היועץ המשפטי גם בחוק-יסוד אני לא חושב שראוי לעשות שינוי משטרי שכזה,

- - - כשאתה מדבר על תקינות ההליך של שימוע, אתה לא עושה עם תוצאה ידועה מראש. אתה מעקר את רעיון השימוע.

יש לנו פשוט רוב בכל הוועדות, אל תתבאסו. תצאו להפגנות, תראו שהרוב הזה שלכם איננו. גם בוועדות ורוב קואליציוני בכנסת. יש לנו רוב בהכול. הם לא רוצים את הרוב שנתנו לכם. - - - שימוע בכאילו. - - - אני קורא אותך לסדר. - - - חברת הכנסת דבי ביטון אני קורא אותך לסדר.

- - - חבר הכנסת עופר כסיף לא. בגלל זה יש התפרצויות, כי אתה לא נותן לדבר בצורה מסודרת. אתה לא דיברת בצורה מסודרת? אני מדבר על הנושא הספציפי הזה. תרשום לעצמך נקודות, תוכל לדבר בצורה מסודרת. אני חייב לומר שלאור ההתנהלות פה, אני מצטרף להערתה של קארין אלהרר, אני אכן חושש איך יתנהל דיון בוועדה. אולי תעצור את זה.

גם כשאני לא מסכים איתם וגם כשהם לא יודעים לנהל תרבות דיון. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. אחרי ההתגברות הם יתגברו, אדוני היושב-ראש. איך אנשים שוכחים שהפוליטיקה היא עגולה.

פעם הם למעלה, פעם הם למטה. הם מנצלים - - - וזאת הקטסטרופה.

אדוני היושב-ראש, תזכיר להם שאנחנו רוב. האמת שבארץ - - - אתה בקריאה ראשונה חבר הכנסת עופר כסיף.

מה קרה? יש כאלה שאתה מפספס את הקריאות שלהם?

ואם קרה, מה קרה?

אני בקריאה ראשונה. הוא לא פספס אותי. תרשי לי להזכיר לך שיש לנו רוב בכל הוועדות וגם במליאה.

ככה זה, באמת. כואב, אבל זו המציאות. אל תספרו סיפורי שימוע מפוברק. חברת הכנסת אורנה ברביאי, די. היא מגיבה, גם אני. את לא. עד כאן לגבי ההקראה. רציתי להעלות שתי נקודות: האחת זה לחזור לנקודה שעלתה פה בשבוע שעבר, לגבי סוגיית התחולה, לחזור לכמה נקודות שקשורות לזה, והשנייה, להתייחס לדברים שעלו לגבי הוועדה לבחירת שופטים במהלך השבוע שעבר, ולהתייחס אליהם לגבי ההרכב וגם לגבי הנושא של השימוע בוועדה. קודם כול, לגבי נושא התחולה שקיבל בולטות בשבוע שעבר בדיונים של הוועדה. אני רוצה להדגיש למקרה שהדבר לא הובן, שלא טענו לא בנייר שלנו ולא בעל-פה, שהנורמה הכללית בתיקונים משטריים בישראל היא של תחולה עתידית. לא טענו שכל, או אפילו רוב התיקונים החוקתיים התקבלו עם תחולה עתידית. ההתייחסות שלנו הייתה ספציפית, ואני מקריא מהמסמך: לתיקונים חוקתיים המשנים בצורה משמעותית את היחסים בין רשויות השלטון או את מארג הכוחות שבין הקואליציה ובין האופוזיציה. יושב-ראש הוועדה סקר בפני הוועדה רשימה של תיקונים משטריים, ואני לא מתכוון לחזור עליהם, ואכן מהרשימה שהוקראה עולה בבירור שהיו עשרות תיקונים לחוקי-היסוד בעלי השפעה משתנה על המארג החוקתי של המדינה, אולם אף אחד מהם אינו מהווה שינוי כה משמעותי על מערכת היחסים בין הרשויות או על יחסי קואליציה-אופוזיציה כמו הדוגמאות שאנחנו הזכרנו או כמו התיקון שנדון כעת.

אף כי היו עוד כמה תיקונים קטנים שהוחלו עתידית לאורך השנים, תיקונים לא משמעותיים, התיקונים שאותם הזכרנו במסמך ההכנה, נדמה לי שלא הזכרנו אותם בדיון, ששינו משמעותית את היחסים בין הרשויות, או בין הקואליציה ובין האופוזיציה, הוחלו עם תחולה עתידית: המעבר לבחירה ישירה התקבל בכנסת כמעט 100 ימים לפני בחירות 1992, אבל הוחל רק בבחירות 1996, לא בבחירות הקרובות שהיו כ-100 ימים אחר כך, חקיקת חוק-יסוד: הממשלה החדש שכלל הסדרים שונים ביחס להתנהלות הממשלה, ובראשם ביטול הבחירה הישירה, התקבל ב-2001, והוחל רק מהכנסת שלאחר מכן, ב-2003.

הייתה שם הוראת שריון ספציפית שדווקא אותה כן החילו באופן מידי.

הייתה שם כן החלה מידית של הנושא של השריון, ותיקוני המשילות של 2014, שכללו את המעבר לאי-אמון קונסטרוקטיבי, הוחלו רק מהכנסת שלאחר מכן. בשלושת המקרים האלה, בין מסיבות של מסך בערות, בין אם מתוך תפיסה של חריגה מהמנדט שניתן מהכנסת, ההחלה הייתה עתידית. לא היו תיקונים אחרים שהשפיעו בצורה כל כך משמעותית על יחסי רשויות ועל קואליציה-אופוזיציה. היושב-ראש הזכיר את הנושא של ממשלת חילופים בהקשר הזה. אנחנו איננו מסכימים עם העניין הזה. זה באמת הסדר לא פשוט, ממשלת החילופים, והבענו הרבה מאוד הסתייגויות ממנו, אבל בסופו של דבר זה הסדר שעיקרו היה לסדר את אופן הקמת הממשלה. הוא אומנם שוריין עם 70, אבל השריון הזה לא לקח מהאופוזיציה את שני הכלים המרכזיים שלה להפיל ממשלה, שזה פיזור כנסת ב-61 או אי-אמון ב-61. ואגב, המציאות מוכיחה שבסוף ממשלת החילופים נתניהו-גנץ לא נפלה בעקבות גיוס של 70, אלא כי לא היה לה 61 להעברת תקציב. במובן הזה גם המציאות הוכיחה את מה שממילא במבנה של אותו תיקון היה, שלא ניתן לראות בתיקון הזה, עם כל הבעייתיות שהייתה בו, ואנחנו הארנו אותה, וגם היום נאיר אותה במהלך הדיונים, את אותו שינוי משמעותי של היחסים בין הרשויות ובין קואליציה לבין אופוזיציה. אנחנו באופן די עקבי, כשנידונים בכנסת תיקונים משטריים שונים, כולל בכנסת הזאת, כולל בכנסת הקודמת, גם על החוק הנורבגי, גם על השינויים בכללי התפלגות, גם על כל מיני תיקונים משטריים אחרים, שהיו גם בעלי השפעה יותר קטנה אנחנו קוראים להחיל אותם באופן עתידי. לצערי בתיקונים האלה, המצומצמים יותר, הכנסת לא שעתה לעצתנו. במישור של העתיד, גם פה לצערי דברים לא צוטטו או לא הובנו בצורה מדויקת, מה שכתבנו במסמך ההכנה שלנו היה שנציע להחיל את התיקונים במבט צופה פני עתיד. כך כתבנו, וזו עודנה עמדתנו. מדובר בשינוי משטרי משמעותי, שמחזק את כוחה של הקואליציה הזאת וקואליציות עתידיות, ולכן הצענו, ואנחנו חוזרים ומציעים להחילו במבט צופה פני עתיד. זה לגבי הנושא של התחולה. לגבי הנושא של הוועדה לבחירת שופטים, שדנו בו רבות בשבוע שעבר. שוב, דיברנו על זה בדברי הפתיחה, אבל אני חושב שאחרי השבוע, שהיו הרבה דיונים והרבה דוברים והצגה של דוח של הממ"מ חשוב לי להדגיש בעניין הזה, כי אני חושב שהדבר הזה לפעמים מתבלבל. השאלה בסוף זה לא האם השופטים הם חלק מהתהליך או לא, ואפילו לא האם הפוליטיקאים או נבחרי הציבור הם חלק מהתהליך, כי כבר היום בוועדה לבחירת שופטים, גם השופטים הם חלק מהתהליך וגם נבחרי הציבור הם חלק מהתהליך. בסוף השאלה היא האם הקואליציה, פלוס הממשלה, נציגי הממשלה והקואליציה שולטים בתהליך. זו השאלה. וזה השינוי המשמעותי שההצעה מבקשת לעשות. להבנתנו, אם מסתכלים על המשפט המשווה, כולל דוח הממ"מ שהוצג פה, הנורמה המקובלת היא הממשלה פלוס הרוב הקואליציוני שלה לא שולטים בתהליך. כך למשל כל המדינות שהוצגו פה בדוח הממ"מ, שיש בהן בית משפט חוקתי, יש איזון כלשהו בבחירת שופטים, שיבטיח שלא תהיה שליטה של הרוב הקואליציוני בתהליך הזה, או עם רוב מיוחס בפרלמנט, או שמחלקים את הבחירה בין רשויות שונות שנבחרות באופן עצמאי, לא כמו אצלנו שמי ששולט בממשלה, יש לו אוטומטית, כמו בכל משטר פרלמנטרי, שליטה בכנסת. בגרמניה יש רוב מיוחס, בצרפת זה נחלק בין רשויות שונות, בספרד,

יש גם רוב מיוחס וגם חלוקה בין רשויות שונות, בארצות-הברית הנשיא מביא את זה לאישור הסנאט, הסנאט נבחר באופן עצמאי. יש מצבים שהמפלגה של הנשיא שולטת גם בסנאט, אבל יש גם מצבים שלא. באופן מובנה בכל המדינות האלה אין הבניה שתמיד תיתן לרוב הקואליציוני שליטה בוועדה לבחירת שופטים. במדינות שהן במודל ה-Common law, חבר העמים הבריטי או סקנדינביה, גם יש מעורבות משמעותית, וראינו את זה, של גורמים מקצועיים: שופטים, עורכי דין באמצעות ועדות בחירה או ועדה מקצועית מייעצת. ופה זו שאלה שקשה להגיע אליה רק בהסתכלות על המערך החוקתי שלה למסקנה סופית לגבי מה המשמעות של הוועדות המייעצות, כי זה מאוד תלוי בתרבות הפוליטית בכל מדינה. בבריטניה הוועדה המקצועית מחייבת, למרות שיש לשר המשפטים איזה זכות סירוב מסוימת, אבל בפועל יש לה הרבה מאוד כוח. ממה ששמענו בנורבגיה, שבדיה וקנדה, למרות שהיא לא מחייבת, בפועל כל ההצעות שלה או 99% מההצעות שלה התקבלו. שתי המדינות היחידות שעלו בעניין הזה אוסטרליה, יש איזה התייעצות עם בכירי מערכת המשפט, באירלנד יש ועדה מייעצת על חלק מהדברים, שאנחנו לא יודעים או לפחות לא הוצג לנו מה התרבות הפוליטית של כמה מקבלים או לא מקבלים את ההצעות שלה. והאם יש עוד מערכת איזונים. מעבר לזה יש גם מערכת איזונים שונה, שדיברנו עליה, גם בהיבטים אחרים של המערך המשטרי. אבל אפילו אם מתמקדים ספציפית בוועדה לבחירת שופטים, מה שלפחות אנחנו ראינו, גם בהסתכלות הרחבה יותר וגם בהסתכלות על המדינות של הממ"מ, בוודאי אי-אפשר לומר שהנורמה היא שליטה קואליציונית בוועדה לבחירת שופטים, אלא הנורמה היא דווקא סוג של איזון. יש מקרים שהם באמת בסימן שאלה. לאור העניין הזה, אנחנו חושבים, כהצעה פרקטית, שיכול להיות שיש הצדקה גם בהתאמה למה שיש בעולם, להרחיב את הייצוג של נבחרי הציבור בוועדה לבחירת שופטים, אולי להרחיב את הוועדה, אבל מצד שני אם באמצעות כלל של רוב מיוחס או באמצעות כללים אחרים למנוע את המצב שבו הרוב הקואליציוני יוכל בלי צורך בהסכמה עם שום גורם אחר למנות את השופטים כראות עיניו. אני חושב שזה עולה בקנה אחד במידה רבה עם ההצעות שעלו מהשופט מודריק ומרז נזרי, שדיברו על הגדלה של הכוח של נבחרי הציבור, אבל לא שליטה מוחלטת. אני חושב שהשופט מודריק אמר שאפשר לאפשר שליטה מוחלטת אם זה גורם שבא מחוץ למערכת, אבל קידום בתוך המערכת, נגיד משופט מחוזי לעליון, הוא הביע סימן שאלה על הדבר הזה. אני חושב שהיושב-ראש דיבר, אתה יכול להסביר את דבריך יותר ממני, התחושה שלי הייתה, אני אנסה לנסח מחדש, ותקן אותי אם אני טועה, היושב-ראש דיבר על איזון על פני זמן.

של היושב-ראש לעניין הזה הוא שהאיזון יושג על ידי זה שקואליציה אחת ממנה שופטים שיותר קרובים לליבה, ואז קואליציה אחרת ממנה שופטים שיותר קרובים לליבה, ואז בהדרגה נוצר האיזון בהקשר הזה. אנחנו סבורים שהדבר הזה עלול לא להיות מספיק ומעורר שאלות מכמה טעמים.

אם יש גורמים שהם באופן קונסיסטנטי אינם חלק מהקואליציה, קבוצות מיעוט מובנה או קבוצות מהסוג הזה. זה דבר אחד. דבר שני, גם אם זה רוב קואליציוני X ורוב קואליציוני Y, עדיין זה לא פותר את הבעיה ששופטים יותר מדי יצטרכו לקרוץ לדרג הפוליטי, בטח אם הם רוצים להתקדם. יום אחד הם קורצים לדרג הפוליטי הזה ומחר לדרג הפוליטי הבא,

עדיין ההסתכלות שלהם היא לא פנים מערכתית, אלא לדרג פוליטי. דבר שלישי, יש פה משהו שעלה גם מהדברים של ד"ר גיא לוריא, מהניסיון האמריקאי,

החשש הוא שדווקא במצב כזה יהיה קיטוב יותר גדול בבית משפט, כי אם זה הולך בשיטה הזאת, קואליציה תגיד: אם עכשיו אני בשליטה, אני אמנה את השופטים שאני בטוחה שהם בעמדה שלי, שאחרי זה אני לא אפול, זו ההזדמנות שלי, ואז הקואליציה השנייה, אולי לכיוון השני. בעוד שאם אתה עושה מנגנונים ליצירת קונצנזוס לרוב מיוחד, או מנגנונים מהסוג הזה, כמו שדיברנו, שיש בגרמניה,

או בפורטוגל,

אז אתה מכריח דווקא מועמדים שיותר קונצנזואליים. הדבר האחרון בהקשר הזה, לגבי השימוע יש שני קשיים שמתעוררים בעינינו בעניין הזה. האחד, הרי יש כבר הצעה שעוד לא יושמה, לשימוע בוועדה לבחירת שופטים לבית המשפט העליון. היא התקבלה. אני חושב שעוד לא עשו אותה, אבל היא כבר התקבלה. ועולה פה שאלה של הלימה. משהו שנראה מוזר מבחינה מינהלית. בדרך כלל גוף שמכריע במשהו, הוא זה שגם עושה את השימוע לאותו דבר, או תת-גוף,

ועדה מסוימת יכולה להגיד שאת השימוע תעשה ועדת משנה שלי. פה יש איזה אנומליה שהשימוע נעשה בגוף X, בעוד שההחלטה נעשית בגוף Y. גם אם יושב-ראש ועדת החוקה יושב בשניהם, אבל איזה אנומליה במבנה של הדבר הזה. דבר שני, שזה רק עניין של תחושה, אני חושב שהזירה של הכנסת או ועדה של הכנסת היא זירה לא קלה. אני חושב שלא מעט מהשופטים, אולי הכי הכי טובים, שהתמנו לבית המשפט העליון, שהם אנשי מקצוע יש לי בראש כמה דוגמאות ספציפיות, אבל אני לא אזכיר אותם הם אנשים שאור הזרקורים של ועדה של הכנסת עלול להיות אפקט מצנן עליהם, והשאלה כמערכת, האם זה לא מעורר חשש שהערכאה הגבוהה ביותר תפסיד דווקא את אותם אנשי מקצוע מאוד זהירים, מאופקים, שאולי לא ירגישו בנוח להגיע לוועדה של הכנסת וכל הבלגן שקשור בזה. תודה. תודה רבה. אולי אני אתייחס בהמשך רק לסוגיה של הוועדה לבחירת שופטים. אני אגיד רק שתי הערות כלליות, אדוני היועץ המשפטי, בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אבל לפני זה אני רוצה לחדד את הנושא של התחולה. אחת הסיבות שבגללן אני מתייחס אליו בנפרד, כי בסופו של דבר אני מאוד מאוד מתקשה עם אמירה שאומרת "המכלול",

יש כל מיני מונחים, גם חלק מהם הם בגדר נעלם. אנחנו גם לא יודעים מה מהרפורמה יעבור, מתי, מה בדיוק, מה שלב א' ומה שלב ב', כולנו, ודאי אתה, ודאי האופוזיציה, ודאי אחרים. מה זאת אומרת? אני חושב שהעברית שלי מאוד פשוטה, חברת הכנסת קארין אלהרר. כך אני חשבתי. לא הבנתי. אתם לא יודעים מתי זה יעבור? אני מבקש שלא תקטעי את דבריי. אני רק רוצה להבין את הדברים שלך. הוא יסיים את דבריו ותביני. טלי, תפסיקי להיתקע - - - הוא יסיים את דבריו ותביני. סנגורית... אני רוצה לשמוע. היא קוטעת לי את חוט המחשבה כשהיא מפריעה. את המפריעה היחידה פה.

זה לא ייתכן שאת כל הזמן תקטעי אותי. אם לא תביני בסוף, אני מבטיח להבהיר. אני מבקש שתעשה את ה-drill down, התייחסות ספציפית. נכון לעכשיו עומדת בפני הוועדה הצעה אחת, לא מכלול, לא תוכניות עתידיות, לא חוקים נוספים, אפילו לא חוק היועמ"שים שעלה, וכרגע ירד מהפרק, לא חוק היועמ"שים אלא חוק היועמ"ש, אפילו זה לא כרגע. כרגע יש לנו הצעת חוק-יסוד: השפיטה שעוסקת בארבעה נושאים: נושא אחד, שינוי שיטת עבודת הוועדה לבחירת שופטים. היו לנו בעבר דוגמאות כאלה. תיקון סער למשל, האם הוא חל מידית, הוא חל לכנסת עתידית. היה לנו שינוי שיטת הוועדה לבחירת דיינים בכנסת הקודמת. זה השוואת תפוחים בתפוחים, לא להשוות תיאוריות כלליות לגבי שינויים משטריים.

דבר שני, זה נושא אי-ביטול חוקי-יסוד. בעיניי לא מדובר בשינוי משטרי בכלל, מדובר לדעתי, והייעוץ המשפטי לכנסת אמור היה להיות הראשון שיסכים איתי מדובר בעמדה עקבית של הייעוץ המשפטי לכנסת שאומר שבית משפט לא מוסמך לבטל חוקי-יסוד. אתם אומרים את זה פעם אחר פעם, אחר פעם לבית המשפט. אתם בוודאי לא יכולים לבוא ולהגיד שמדובר בתיקון משטרי, שמשנה סדרי עולם. אפשר להתווכח האם טוב להגיד את זה או לא טוב להגיד את זה במפורש בחוק-יסוד,

החסרונות ואיך מגדירים חוקי-יסוד, אבל ודאי וודאי שזה לא שינוי מבחינתכם. נושא נוסף שנמצא פה זה עניין עילת הסבירות. אני לא רואה בזה שום קשר ליחסי קואליציה-אופוזיציה, אני לא רואה בזה שום קשר למבנה העבודה והמבנה המשטרי, כשם שיצירת עילת הסבירות לא חשבתי, או חשבתם, או שחשבנו - - חשבת.

אף אחד. - - שצריך לבוא ולהגיד שזה לא יחול עכשיו, זה יחול עתידית. בית המשפט ודאי לא החיל את זה עתידית,

להפך, הכי הרבה רטרו שאפשר. הגדרת עילת הסבירות כנ"ל. ופסקת ההתגברות, שאני חושב שהצעות כדוגמתה עלו בעבר, כולל על ידי הממשלה, כולל על ידי הכנסת, אני לא חושב שיש בה, בוודאי לא משהו שאפילו מתקרב לשאלת אי-אמון קונסטרוקטיבי. לכאורה המצב המשפטי הנוהג היום שאפילו פחות מ-61 חברי כנסת יכולים גם לבטל את חוקי-היסוד מלכתחילה, כך טען ברק אין-ספור פעמים, אז גם פה אני לא רואה שינוי משטרי, הוא ודאי לא פוגע, אבל אפילו לא משנה בצורה משמעותית את יחסי הכוחות או מלביש על הכנסת משהו שהבוחרים לא התייחסו אליו. זו נקודה אחת בקשר לתחולה העתידית. נקודה נוספת לתחולה העתידית שבעיניי חסרה מאוד, העיקר חסר מן הספר בהקשר הזה, זו העובדה הפשוטה, שבניגוד אולי לדברים אחרים, כשחוקקו, הציבור ידע, לא ידע מה הוא מצביע,

כאן מדובר בהבטחה מפורשת של מפלגות, גם שלנו, אבל אפילו לא רק שלנו, לעשות את השינויים האלה לפני הבחירות. לבוא ולהגיד שצריך שאנשים ידעו על מה הם מצביעים, מה הם רוצים, והעיקרון של בחירה ישירה או אי-אמון קונסטרוקטיבי ויחסי כוחות, לכן אני כן מבקש התייחסות ספציפית ומדוקדקת. האם להצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת רשויות), העומדת מול פנינו כרגע, האם אתם חושבים שלא ראוי או לא צריך או כדאי או מומלץ או כל מילה שתבחרו, שהוא לא יחול באופן מידי, אלא רק מהכנסת הבאה?

האם תיקון הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת רשויות) מניסיון העבר שלכם, האם הצעות חוק כסגנונה, כדמיונה, בעבר כך נהגה הכנסת? האם בעבר כך פסק בית המשפט? שלוש שאלות. האם בלי תיאוריות ודיונים, בעיניי היפותטיים כי כרגע זה לא עומד אל מול פנינו, האם לאור מה שמופיע כרגע בהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת רשויות), האם הכנסת מנועה מלהחיל אותה מידית?

בשאלת ההשוואה לעבר, בית משפט וכדומה, ושאלה נוספת בסוף, האם מדובר במניעה משפטית? אנחנו באותו דיון. לא שמענו מה שהיועץ המשפטי אמר? שאלתי שאלת הבהרה. מותר לו לענות. לא הבנת מה הוא אמר עד עכשיו?

אני כן. אתה יודע לתת את התשובות לשאלות האלה? בוא תנסה.

אני אתן לך תשובה, נורא קצרה. הכנסת מנועה, כן או לא? בשפתי הלא משפטית, אף אחד לא - - - הכנסת מנועה? אני שואל כן או לא. אנחנו חוזרים עוד פעם לחקירה הנגדית?

אז בבקשה תמתין לתורך. אתה רוצה חקירה נגדית? תמתין לתורך. אני רוצה לדעת תשובה כן או לא. אתה עדיין חייב לי תשובה מהפעם הקודמת.

אני מת לראות אותך עושה חקירה נגדית לשמחה רוטמן.

אתה עדיין חייב לי תשובה מהפעם הקודמת, ולא נתת תשובה. ואחר כך חקירה חוזרת, וגם לא אמרת. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אתה רוצה שאני אתן לך תשובה?

ראיתי שנורא רצית.

אני לא רוצה. אני חושב שחשוב לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי בסוגיות האלה, ולענות בתשובות ברורות שכל חברי הוועדה, וגם האנשים שנמצאים פה, וגם האנשים בבית, יבינו האם הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת רשויות), האם יש המלצה של הייעוץ המשפטי שזה לא יחול מידית? האם זו המלצה לשקול? והאם יש מניעה משפטית? אני חושב שאלה השאלות, וגם איך נהגו הכנסת ובית המשפט בעבר לגבי הצעות בסדר הגודל הזה? אני רק רוצה להוסיף עוד שאלת הבהרה. היועצת המשפטית של הכנסת, הייתי מקבל את השיחה הזאת אם היה מדובר בשינוי משטרי ולא בביטול שינוי. כלומר, אני אשמח להתייחסות שלכם. הרי אנחנו קמנו הבוקר - - - ועדה למינוי שופטים זה ביטול שינוי? אני מדבר על הפרדת הרשויות. את צודקת שמינוי השופטים זו נקודה אחת מתוך הארבע שהזכיר פה יושב-ראש הוועדה. אגב, גם היא נובעת - - - בלי "אגב" והערות ביניים. שאלה מדוקדקת. השאלה פשוטה. אנחנו מדברים כאן על ביטול שינוי.

קמנו בבוקר והתחדש עלינו שינוי משטרי לפני אי אלו שנים, שבהם בית המשפט יכול לפסול חוקים, שבהם עילת הסבירות קיבלה מעמד עצמאי כל הדברים האלה הרי לא עברו, לא היה עליהם פסק זמן ולא אמר אהרן ברק בבית המשפט העליון, כולל הדיון בחוקי-היסוד - - - חבר הכנסת הלוי, שאלה זה משפט קצר עם סימן שאלה.

אני מבקש שההתייחסות תהיה ביחס לעובדה שאנחנו כאן עוסקים בהחזרת המצב לקדמותו ולא בביטול שינוי. בהקשר זה אני חושב שהתחולה בוודאי צריכה להיות מידית ולא דחויה, מכיוון שאנחנו מתייחסים לביטול שינוי שנכפה עלינו בוקר אחד. עופר, יש לך שאלה קצרה עם סימן שאלה בסוף? לא. אני מעדיף אחר כך להגיד, עם סימן קריאה בסוף.

אדוני היועץ המשפטי. רק להבין את סדרי הדיון למי שלא היה לו ברור. הצהרות פתיחה היו בתחילת היום. אמרתי שהיועץ המשפטי לוועדה יציג את השינויים ויגיד את הערותיו, לאחר מכן יהיה לנו את היועצת המשפטית לממשלה, נציגיה, המשנה שהגיעה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, שתציג את דבריה. אני מבקש מחברי הכנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה, שיש להם שאלות, הערות, דברים, לרשום נקודות. אם יש שאלות הבהרה קצרות, נא לעשות אותן. כשהופנתה אליי שאלה או הפניה מהייעוץ המשפטי, עניתי. אני רוצה להתייחס לדבריך. שאלה ליועץ המשפטי על מה שנאמר.

גם לי בבקשה שאלה קצרה. שאלה קצרה עם סימן שאלה בסוף, בבקשה. כל אחד נותן את הנאום הקצר שלו, הפתיחה. אנחנו רוצים להתייחס לחוות הדעת של היועמ"ש. אמרתי שאחרי חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת והיועץ המשפטי לממשלה, נעשה עוד סבב של חברי הכנסת.

כי אני רוצה להגיע לאן שהוא היום. זה התייחסות לדברים שלך. תוכלי להתייחס לדברים שלי בתורך. הכול בסדר. חבר הכנסת עופר כסיף, שאלה קצרה. אני שואל כמובן את היועץ לוועדה ואת היועצת המשפטית לממשלה אם זה אפשרי עכשיו. אחד מההסברים שניתנים לשינוי, למה שאני מכנה "הפיכה משטרית", אבל אני מדבר ספציפית עכשיו על הרכב הוועדה המוצע, שהשופטים לא נבחרו על ידי הציבור, ואני מזכיר לכולם שגם הממשלה לא נבחרה על ידי הציבור, מי שבאמת נבחר זאת הכנסת. הוועדה למינוי שופטים לא מורכבת ממי שנבחר על ידי הציבור, כי יש בה תשעה חברים, ורק אחד הוא חבר שמייצג את הכנסת באמת.

הממשלה נבחרת על ידי הכנסת. - - - בלי דיוני צד. שאלה. אני שואל, אם תרשה לי. אני מרשה לך, רק שסיכמנו ששאלה, בוודאי שאלת הבהרה, היא משפט קצר עם סימן שאלה בסוף. יהיה סימן שאלה בסוף. מאחר שאני גם דובר ספרדית, אני מוכן לשים סימן שאלה בהתחלה. אני אומר עוד פעם, הנימוק הוא שהשופטים אינם נבחרים. אני לא מתייחס כרגע אם אני מסכים או לא. הכנסת נבחרת.

להזכיר לכולנו, היא לא נבחרת על ידי הציבור - - - תודה. עופר, תודה. רגע, אני רוצה לסיים. עופר, שאלה.

זה יהיה הרבה יותר קצר אם לא תפריע לי.

לא, זו לא תזה. אתה מוזמן לקרוא את התזה שלי באינטרנט, היא יותר ארוכה. הכנסת היא הנבחרת ולא הממשלה, הוועדה למינוי שופטים מורכבת למעשה, חוץ משניים, שזה נשיא בית המשפט העליון ויושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה חוץ משניהם כולם מייצגים את הקואליציה או את הממשלה. האם אין בכך סתירה לנימוק שהוועדה צריכה לשקף את ציבור הבוחרים? זה הכול. תודה רבה. אתה כמובן יכול להתייחס לזה, אבל אני אשמח שתתייחס קודם לשאלות שלי. בקשר להרכב הוועדה ולהערות שהערת, אני בעצמי שמרתי לזמן הדיבור שלי ולא לעכשיו, אז אני אשמח שנתייחס לזה בהמשך ברשותך. לגבי התחולה, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לנושא התחולה בסוף הליך החקיקה. זאת אומרת, כשמתגבשת התמונה הכוללת של החוק. בדרך כלל ההכרעה על מועד התחילה ומועד התחולה, זה השלב האחרון בהליך החקיקה. בשלב שבו אנחנו נמצאים כעת, בגלל שזה המסמך הכללי, אנחנו כמובן מפרטים על כל נושא מסמך ספציפי, הצענו לשקול את העניין הזה. אני חושב שזה מה שכתבנו. הצענו שהדבר הזה יישקל. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. לי עדיין לא ברור. לא הבנתי. מצטער.

אני שואל שוב. האם הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת הרשויות), בנוסח המעודכן מה-2 בפברואר 2023, האם זו הצעה שבדרך כלל לגביה הייעוץ המשפטי מציע לשקול תחולה לא מידית אלא אקטיבית כעניין תיאורי של ההיסטוריה? זה דבר אחד.

האם אתם ממליצים במקרה הזה לשקול את הדבר הזה? דבר שלישי, האם בעבר כאשר המלצתם דבר כזה, האם הכנסת או בית המשפט קיבלו את ההמלצה הזאת או שחשבו שזה בסדר?

האם יש מניעה משפטית להחיל אותו בתחולה מידית? אני חושב שכל אחת מהשאלות האלה הן שאלות של כן או לא, לפי נוסח שנמצא מול עינינו. אני מנסה להבין האם אפשר לקבל תשובה.

אני לא צריך עזרה, קארין.

אני מבין שאת רוצה שהציבור ישמע את התשובה.

אני רוצה שהציבור ישמע שאתם מביאים הרבה הצעות, וזו הראשונה שבהן - - - כן-כן,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אנחנו נשקול בהחלט קידום שלך לתפקיד יועץ משפטי לוועדה... זה גם חרוז, כן-כן, לא-לא. אתם בחקירות שלכם אוהבים כן-כן, לא-לא. זה הטרלול של הכן-כן, לא-לא. אתם לא אוהבים להשיג ראיות, רק כן-כן, לא-לא.

כמו שאמרתי, הצענו בכל התיקונים המשטריים בשנים האחרונות להחיל אותם במבט צופה פני עתיד. זו הצעה די עקבית שלנו. אני לא יכול לומר האם בתיקונים דומים במהותם קיבלו או לא קיבלו, כי אני לא זוכר שנתקלתי בתיקון דומה במהותו.

זה תיקון מאוד מאוד רחב היקף. הוועדה למינוי שופטים בתקופת פרידמן - - - הוא לא עומד לבדו. הוא שאל אותי על המכלול. יש פה מכלול של דברים. דיברתי על הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת רשויות). אני מזכיר לך שאתה כתבת את הנושא של התחולה במסמך הכללי שעוסק בכלל הרפורמה, גם בייעוץ המשפטי, גם איך ממנים יועצים משפטיים. הדבר היחיד שברור שהתשובות לא מוצאות חן בעיניך. אתה מקבל תשובות כל הזמן. אתה כל הזמן מקבל תשובות, הן פשוט לא מוצאות חן בעיניך. אתם מוותרים על היתר? יואב סגלוביץ', אני קורא אותך לסדר. הבנתי שאתה קורא אותי לסדר, אני קורא גם אותך לסדר. אל תפריע לי בבקשה.

אתה טרול אמיתי.

למה לקרוא לו טרול?

זה בחקירות שלכם, אתם מפעילים טרולים ורק כן-כן, לא-לא.

זה שלכם, סגלוביץ', לא שלנו, של היושב-ראש.

אני אומר שגם התיקון - - - אין לכם בושה.

אין להם בושה, באמת. טלי. אין לכם בושה. ולך יש? אתם לא תקראו ככה ליושב-ראש. חברת הכנסת טלי גוטליב, אני למשל שואל - - אולי תשים אותה לידך, כדי שפחות נראה אותה. האם תיקון סער למשל, שעסק בוועדה לבחירת שופטים וקבע שעד אותו רגע לצורך העניין רוב של חמישה חברים בוועדה היה יכול למנות שופט לבית המשפט - - - הוא לא נתן את כל הכוח לקואליציה. עד אותו רגע רוב של חמישה היה יכול למנות, ואחרי תיקון סער רוב של חמישה לא היה יכול למנות. אני חושב, דעתי האישית שזה שינוי מהותי. האם לגביו, בזמנו האם הוא חל מידית או רק מהכנסת שלאחר מכן? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, האם המלצתם?

האם אתם יודעים מה בית משפט פסק במקרים דומים? אני לא עוקב אחרי כל הצטברות השאלות, אבל אני יכול לומר באופן כללי שאף אחד מהתיקונים הבודדים האלה, בין אם תיקון סער ובין אם האחרים, לא כלל מכלול ומצבור של תיקונים מאוד גדולים. מי קבע שהגודל קובע? אם צריך, לא משנה אם זה קטן או גדול. הנפקות היא לא בגודל, אלא באיכות של השינוי, ויש פה שינוי משמעותי. בדיוק, באיכות של השינוי. אני אומר שיש הצטברות של שורה ארוכה של צעדים.

תתייחס בבקשה לארבעה. זה הכול. אדוני היושב-ראש - - - אתה לא יכול לעשות את זה. הבנתי שלא קיבלתי תשובה. קיבלת תשובה. קיבלת תשובה שלא מצאה חן בעיניך. אתה מקבל תשובות שלא מוצאות חן בעיניך. אתה דורסני. אתה ככה מתנהל מתחילת הוועדה. - - - זה כמה דברים שאין קשר ביניהם. אתה מקבל

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אני שאלתי ארבע שאלות, כשלדעתי כמחוקק מגיעות לי

ארבעה דברים שאין קשר ביניהם. ועוד איך יש קשר ביניהן. זאת אסטרטגיה שלמה.

אני שאלתי ארבע שאלות, שלדעתי כמחוקק מגיעה לי תשובה של כן או לא. אני לא מצליח להבין למה אני לא מצליח לקבל אותה. תגיד, אתה בחקירה נגדית מולו? היועץ המשפטי בחקירה. בוא נעשה את זה פשוט. האם הכנסת מנועה לקבל את הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת רשויות) כפי שהיא כרגע, בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית בתחולה מידית? אנחנו לא אמרנו שהיא

דיברנו על הצעה לשקול.

טוב שקיבלתי תשובה שהכנסת לא מנועה. אני מנסה להבין את זה בדיוק. כי אני קורא את הכותרות ואומרים לי שאני חייב.

הבנתי שהם רואים בעיה.

אתה כל הזמן משתמש בכוח בצורה לא מידתית, לא הגונה. כוח זה משטרה. אל תדברו אליו ככה.

אתה עושה את זה כל הזמן, מתחילת הדיונים.

תשמרו על כבוד היושב-ראש.

- - - איך אתם מעיזים לומר שהוא משתמש בכוח? ודאי שכן.

התפקיד שלך כאן עכשיו להיות סנגורית שלו? מה זה הדבר הזה?

חברת הכנסת דבי ביטון, חברת הכנסת טלי גוטליב, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בחיים שלי לא חשבתי שלשאול שאלה כדי לדעת האם חקיקה שהוועדה אמורה לדון, לשאול בטון רגוע, שאלה פשוטה - - - שמעת את עצמך? קח את ההקלטה, תעשה הפסקה ותקשיב לעצמך.

אבל כנראה ששאלות הן פעולה אלימה בעולם יש עתיד. שאלות שיש להן תשובה שאתה רוצה לקבל. אני בהחלט מבין שבמפלגה דיקטטורית, השאלות - - - שאלות שיש להן תשובה שאתה רוצה לקבל. מישהו ביקש לשמור על הכבוד שלך, תשמור על הכבוד שלנו. חבר הכנסת רוטמן, אני אגיד לך רק משהו אחד. עודף שימוש בכוח - - - חבר הכנסת סגלוביץ',

עודף שימוש בכוח - - זה שאתה יושב-ראש, לא מותר לך להגיד מה שאתה רוצה.

- - בסוף גורם לאנשים לעשות טעויות - - בבקשה תצא. - - וזה מה שאתה עושה בעוצמה, וחבל שכך - - תודה רבה. - - עדיין יהיה לך זמן להקשיב לעצמך ולראות האם אתה כל כך מתון כמו שאתה חושב על עצמך. אתה בקריאה שלישית, נו.

תודה רבה. תצא בבקשה.

סגלוביץ' יוצא מחדר הוועדה) זה אחרי שדיברנו שהיום ננהל שיח, ושיח רגוע. אתם

הייעוץ המשפטי לכנסת לא מדבר במושגים של כן מניעה. התפקיד שלנו כייעוץ משפטי לכנסת הוא להציף שאלות לדיון, דברים שאנחנו רואים בהם קשיים, דברים שאנחנו חושבים שהם ראויים להתייחסות - - זה נגמר. מעכשיו תגיד רק מה שרוצים לשמוע. אורנה, את אמורה לצאת.

וזו גם ההתייחסות כאן. השאלה הזאת היא לא במגרש שלנו. הבנתי. מה אתה אומר על זה שאנחנו ככנסת הרי כאן, בכל התיקונים האלה, הרי מגיבים למשהו שנעשה בתחולה מידית ונעשה על ידי הרשות השופטת - - - תחולה רטרואקטיבית. הוועדה למינוי שופטים? אנחנו בסך הכול בעמדת - - - למה אתם לא מדייקים? אנחנו רוצים להחזיר את ישראל - - - כאשר בית המשפט, לצורך העניין בסוגיית סבירות, אני מניח שאליה מתכוון - - - מה זה קשור לוועדה למינוי שופטים? גם זה, גם בביטול דיון בחוקי-יסוד שקרה בשנה שעברה. בשני הסעיפים הללו אנחנו הרי מתגוננים בשם הציבור על זכותו של הציבור. הם פסקו בחוקי-יסוד? במצבים האלה לדעתי סוגיית התחולה ההתייחסות שונה.

אם אני בא עם משהו פוזיטיבי פה, אתה אומר: בואו נחיל בעתיד. אני הרי פה מגן על מה שתמיד היה. בא אהרן ברק והחליט שסבירות זה עניין עצמאי, שהוא מחליף בשיקול דעתו את שיקול הדעת של רשויות אחרות,

אתה רוצה אמת מידה, כולל פסק הדין ההוא בבריטניה, הכול בגבולות מסוימים. אנחנו מגיבים לפעולה של הרשות השופטת,

זה חלק מהטיעון. יש פה שורה של תיקונים, חלקם משנים מציאות שהתפתחה בעשורים האחרונים, חלקם משנים הסדרים שקיימים 70 שנה, כמו הוועדה לבחירת שופטים. בסופו של דבר אנחנו חושבים שבכל הסדר משטרי, ובוודאי בהסדר משטרי שמחזק את הכוח הקואליציוני בצורה משמעותית, מוצע לשקול - - - האם הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת רשויות) מחזקת את הכוח הקואליציוני בצורה משמעותית? בוודאי. זה נוגע לשאלה שאני שואל ולא קיבלתי מענה. לעומת האופוזיציה, לא לעומת הרשות השופטת. היא נותנת לקואליציה יותר כוח. לעומת האופוזיציה? בוודאי. זאת השאלה שלי. חבר הכנסת כסיף, שמתי לב שזאת השאלה שלך, ולכן אני מחדד, כי זו השאלה שלך. תודה רבה. תחדד. אני מסכים איתך שבבית הזה חסרים מחודדים, אז תחדד. חבר הכנסת כסיף, זו השאלה שלך. - - - של התומך טרור, הוא ילמד אותנו מה זה מחודד ומה זה לא מחודד.

השאלה. תומך טרור, אתה תלמד אותי מה זה מחודד?

לך תחדד את החפץ כשאתה מרביץ לשוטר ומשקר ששוטר הרביץ לך. חברת הכנסת גוטליב. הוצאת שני חברי אופוזיציה - - - אותך אי-אפשר לחדד זה בטוח, זה מקרה אבוד. אין בעיה, מקרה אבוד. תקרא לי מה שבא לך, זה לא נוגע בי אפילו לא בקצת. חברת הכנסת קארין אלהרר.

את האחרונה שיכולה להתלונן פה על איפה ואיפה בקריאות לסדר. סליחה? להזכירך כבר הוצאת אותי.

אני שואל האם מדובר בחיזוק הקואליציה. אתה מכריח אותי להתייחס - - - יש איזה שלב שהחקירה הנגדית מסתיימת?

א', שאלת אותי כמה וכמה שאלות. עו"ד בליי, זה נשמע שאתה מתייחס בעיקר בכל שאר הסעיפים של הרפורמה, אתה דווקא לא חושב שצריכה להיות תחולה עתידית, ורק בסעיף של הוועדה למינוי שופטים, רק כדי לחדד את דעתך, להבין את דעתך - - - לא.

אתה אומר רק בסעיף הזה. כל השאר בגלל המצבור.

אמרתי את הדברים בצורה ברורה. אני חושב שעם כל הכבוד, יש גבול גם לחקירה הנגדית של היועץ המשפטי לוועדה. אתה חייב לעגן את הדברים שלך. עגנתי את הדברים שלי בצורה מאוד ברורה. אמרתי את עמדתי, אני חושב יותר מפעם אחת. היא לא ברורה. היא ברורה למי שרוצה לברר אותה. א', אני חושב כעניין שבעובדה ודאי לציבור הרחב. חלק מהסיבה שאנחנו מנהלים פה דיון זה לא רק לאנשים שיושבים כאן בחדר. כעניין שבעובדה ואני חושב שכל מי שיקרא את כותרות העיתונים, יודע שעמדתך לא הייתה ברורה, כפי שאתה אומר אותה כאן בחדר. היא ברורה. זה שאנשים הוציאו מהקשרם דברים - - - רק רגע. הרי בסופו של דבר אנחנו אחראים למילים שאנחנו אומרים. לא רק למה שאנחנו חושבים, אלא לאיך שהם מתפרשים. אם אני כותב "נציע", אדוני היושב-ראש, אני לא אחראי למי שלוקח את ה"נציע" לכיוונים אחרים. אדוני היועץ המשפטי - - - אתה מציע כיועץ. בדיוק. אז כמה הוא יציע? נכון, אבל יש לזה משקל. אני גם אגיד יותר מזה. עצם הטענה שנאמרת כל הזמן, ומשתמשים בביטוי קואליציה,

בוודאי כאשר עוסקים בהשוואה בין-לאומית, מאחר שבארצות-הברית לצורך העניין עכשיו הנשיא והסנאט, שזאת דוגמה שאתה התייחסת אליה, הם מאותה מפלגה, הרוב בסנאט והנשיא הם באותה מפלגה - - - זה לא תמיד המצב. זה לא אוטומטית כך. למעשה חצי מהשנים זה לא ככה. אתה צודק לחלוטין, זה לא אוטומטית ככה. הטענה כאילו לקואליציה או לממשלה יש שליטה מוחלטת בכנסת, גם ברוב השנים לא כך. יותר מזה, יש הרבה יותר דוגמאות בישראל למצב של קואליציה או ממשלה שלא שולטת בכנסת מאשר דוגמאות של ממשלה או קואליציה שכן שולטות בכנסת. אני חולקת עליך. אם את חולקת עליי, מצוין. אני באמת מבקש, אני משתדל לא לנצל הרבה את זכות היושב-ראש כדי לדבר הרבה ברצף, אני יכול ארבע דקות בלי הפרעה? אחרי זה תיתן גם לי ארבע דקות? אני אתן לכולם, אבל ארבע דקות. גם אני מבקש. אין שום בעיה. בלי הפרעות. אין שום בעיה, אבל לאחר היועצת המשפטית לממשלה. במענה לשאלתך, ואמרת שאני אומר לא

אז רק כדי להפריך את זה, אפילו פחות מארבע דקות אני אשתדל. 20 השנה האחרונות זה מדגם מספיק טוב? בואו נקווה ש-20 השנה האחרונות זה מדגם מספיק טוב. נזוז אחורה, אנחנו ב-2023, בואו נזוז ל-2003. לפני זה גם הייתה בחירה ישירה וזה מקלקל לנו את המדגם, נצטרך לחזור כבר לשנות ה-90. מ-2003 עד 2006 הממשלה מה זה שולטת בכנסת ובקואליציה, מפטרים שרים כדי להשיג רוב בהצבעה, לא מצליחים, מביאים את ההתנתקות, מחליפים את ההרכב הקואליציוני, המורדים, אפילו בתוך המפלגה שלו הוא לא שלט, שרון, היה צריך להחליף את ההרכבים. 2003 עד 2006 להגיד שהממשלה שלטה בקואליציה, אמירה לא משהו. בואו נמשיך הלאה. 2006 עד 2009, ממשלת אולמרט.

גדעון סער כינה את הממשלה הזאת "ממשלה של ימי שני". למה הוא כינה אותה "ממשלה של ימי שני"? כי ביום שני הם מנצחים בהצבעות, בימי רביעי הם מפסידים בהצבעות. עברו אז חוקים פרטיים על אפה ועל חמתה של הממשלה בכמויות שהיו צריכים דליים אחר כך בחוקי הסדרים כדי לנטרל את החקיקה הפרטית חסרת השליטה שעברה. לא הייתה שליטה, אגב ראש הממשלה גם מסיים את כהונתו עם 3% תמיכה וכל הרפורמות המשפטיות שפרידמן ניסה לעשות באותו זמן לא מתממשות מרוב שליטת הקואליציה בממשלה. בואו נעבור הלאה. סיימנו את 2006 עד 2009. נתחיל מ-2009 עד 2013. 2009 ועד 2013 יש לנו ממשלה, נכנסים ויוצאים אנשים מהקואליציה, מהאופוזיציה, עוקפים את מפלגת קדימה שנמצאת באמצע, המפלגה הגדולה איננה מפלגה ששולטת,

בואו נמשיך הלאה. גם מאוד מאוד קשה שמ-2009 ועד 2013. זה המצב. 2013 עד 2015, ברית האחים המפורסמת, ראש הממשלה אפילו את חוק ישראל היום לא מצליח לעצור. הממשלה נופלת אחרי שנה וחצי, כמעט שנתיים.

כי אין שליטה של הממשלה בקואליציה. - - - ישראל היום. ואז יש לנו ממשלה יציבה מאוד, מ-2015 עד 2019 עם שליטה ללא מצרים של הקואליציה באופוזיציה ובכנסת, ולכן ההסכם הקואליציוני של 2015 שקובע פסקת התגברות ב-61 לעולם לא ממומש, כי מטילים עליו וטו בתוך האופוזיציה, וכדי שיהיה עוד יותר כיף, הממשלה נופלת לפני זמנה. למה היא נופלת לפני זמנה? כי היא לא מגיעה להסכמה על חוק הגיוס, ולכן גוררת אותנו. וכל הממשלות שהיו מאז מ-2019 עד היום, כולן הדגימו שליטה ללא מצרים של הקואליציה בכנסת. הראו מה זה יציבות שלטונית. הממשלה במדינת ישראל היא כל כך חזקה וכל כך דורסנית, עד שהיא לא מצליחה להעביר דבר בכנסת. דבר אחד שכחת. בחרתי מדגם קטן ומייצג של 20 השנים האחרונות. אני בטוח שאפשר לקחת את זה קצת יותר רחוק. הכול היה על פי רצון ראש הממשלה. סיימתי את הארבע דקות שלי, לדעתי נשארה לי עוד חצי דקה לטובת בזבוזים, ואני לא אנצל אותה. תודה רבה לכל מי שטען שבמדינת ישראל הקואליציה שולטת. ואני חייב לומר,

גם היועץ המשפטי וגם כל מי שטען את זה מהאופוזיציה ואולי ממקומות אחרים, במדינת ישראל הקואליציה היא דבר שברירי, מסיבה אחת ויחידה. בניגוד לרוב המדינות המוזכרות, בכל הסקירות שראינו - - אפשר לחלוק עליך רגע?

הוא לא מסכים. - - אנחנו במשטר קואליציוני. צריך לגבש הסכמות בין מפלגות, כשהפערים בתוך הקואליציה, אפילו הקואליציה הזאת שיש טוענים שהיא הומוגנית, הפערים האידיאולוגיים בין חברי הקואליציה הם כל כך גדולים,

אפילו בין הרפובליקנים והדמוקרטים בארצות-הברית אין כל כך פערים כמו שיש בתוך הקואליציה הקטנה שלנו.

אתם לא ימין-מלא-מלא הומוגני? לכן להגיד שבמדינת ישראל הקואליציה שולטת בממשלה, או הממשלה שולטת בכנסת, זה פשוט פייק. זה לא אמירה מקצועית. אני רוצה לחלוק עליך. אתה אומר פה דברים לא נכונים, ואני רוצה לחלוק עליך. מצוין שאתה חולק עליי.

אני גם אתן לך, אבל מה שיפה בזה שאתה חולק עליי, זה שאני מהקואליציה ואתה מהאופוזיציה. המחלוקת בינינו על איך רואים את המערכת הפוליטית היא מחלוקת פוליטית לגיטימית. הייעוץ המשפטי לא צריך להיכנס אליה לדעתי, וזו הנקודה. המחלוקת בינינו היא מצוינת. אתה מעוות את מה שהייעוץ המשפטי עשה. לא אמרתי שהוא עשה את זה, רק אמרתי שלא כדאי - - - מה תגיד לו?

אני רק אומר שההסתכלות כאילו הקואליציה במדינת ישראל, ובכלל ההסתכלות על הקואליציה כהומוגנית, בוודאי בהשוואה בין-לאומית, הדוגמאות שראינו בכל המשטרים הפרלמנטריים שהוצגו לנו פה, כמעט כולם, ועשיתי איזה רשימה, המנגנונים המאזנים, חלקם קיימים בהחלטות ממשלה, חלקם קיימים בנהלים לא מוסדרים, חלקם מוסדרים, כמו שאמרת, אדוני היועץ המשפטי, בתרבות פוליטית, ותרבות פוליטית היא עניין שאני חושב שאפשר להתייחס אליו ולהסתכל עליו, אני חושב שקשה מאוד לייצר לגביו אמירה. מה התרבות הפוליטית במדינת ישראל תעשה?

אבל אתה יודע מה ההסדר יעשה לתרבות הפוליטית? איפה אתה חי?

אגב לפנלנד זו דוגמה מאוד טובה, היא הובאה בסקירה המשווה, ששם מינוי שופט בניגוד להחלטה של הוועדה הממליצה. זה מה שאתה רוצה? לפחות שם יהיה זוהר צפוני, מה שכאן אין. תודה רבה. ד"ר גיא לוריא, רצית שאלה קצרה? לגבי ההקשר של הדיון ההשוואתי, האם ההתייחסות שלך הייתה גם לגבי הערכאות הדיוניות? אני חושב שגם - - - של היועץ המשפטי של הוועדה, נראה לי שההקשר הוא - - - שהפער בין הערכאה העליונה או הערכאה החוקתית - - - נראה לי שההתייחסות גם של הממ"מ וגם בסקירה התייחסה בעיקר לערכאות העליונות. אני לא בטוח שזה נכון.

זה אחד הנושאים לדיון, שדיברנו עליו גם בפעמים הקודמות, וזה גם מופיע לדעתי במסמך הסקירה של הייעוץ המשפטי. חשוב להבהיר שכרגע כל הדיון עוסק רק לגבי הערכאה העליונה. ההשוואה הבין-לאומית שהוצגה פה הייתה לגבי הערכאה העליונה, למרות שגם נאמר שם, לפחות בחלק מהמדינות, דוגמת ארצות-הברית, גם על הערכאות שמתחת. בהחלט שם הוא התמקד, אתה צודק. אתה נותן להתייחס? כמו שאמרתי. לא השתנתה תוכנית הדיון. אחרי הייעוץ המשפטי לממשלה. חבל, אני אאבד את הקשב. אז תרשמי. עו"ד אביטל סומפולינסקי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, בבקשה. תודה רבה. לפני קצת פחות מחודש פנה שר המשפטים ליועצת המשפטית לממשלה וביקש ממנה התייחסות לתזכיר ממשלתי שהוא מבקש לקדם. בעבודה מאומצת חקרנו את הנושא לעומק. יש הרבה מאד כתיבה בנושא בתקופה האחרונה ולאורך השנים. ניסינו להקיף את עיקר החומר הנוגע לעניין, כולל כמובן המשפט ההשוואתי, והתוצר של עבודתנו הוגש לשר המשפטים ועותק ממנו נשלח גם לוועדה. אנחנו כמובן ממשיכים ללמוד ולדייק את עצמנו, ונמשיך את הבחינה של הדברים תוך כדי תנועה. הבחינה הכוללת של ההסדרים התייחסה קודם כל לתכלית המוצהרת של הרפורמה לשפר את האיזון בין הרשויות. זו כמובן תכלית ראויה, ויש חסר משמעותי בחוקי היסוד להסדרת הממשק בין הרשויות. אך בסופו של דבר כאשר בוחנים את פרטי ההסדר, גם ההצעה של יושב-ראש הוועדה וגם בטיוטת התזכיר, התוצאה אינה משיגה מערכת יחסים מאוזנת, אלא הסרת בלמים ואיזונים מהכנסת והממשלה, בלי שום יצירת אלטרנטיבה משטרית מאזנת. ההסדר מביא לכך שלבית המשפט לא יהיה תפקיד של ממש בבלימת קבלת החלטות בממשלה ובכנסת, שיפגעו בעקרונות בסיסיים ביותר, לא בית משפט אך גם לא שום גוף אחר. הרוב שנדרש בבית משפט לפי ההצעות לפסילת חוקים הוא חריג בכל קנה מידה. וגם במקרים שבהם תהיה הסכמה רחבה בבית המשפט לפסילת החוק, שניתן להניח שיהיה מדובר במקרים שבהם הפגיעה בזכויות תהיה קשה ומופרזת, אזי ניתן יהיה להתגבר יחסית בקלות על פסק הדין באמצעות הצבעת רוב חברי הכנסת. ברוב של 61. זה רוב חברי הכנסת. - - - זה רוב חברי הכנסת. נא לתת לנציגת היועצת המשפטית לממשלה. תזכרי כמה מערכות בחירות היו עכשיו

אותנו הוצאת על פחות. חברת הכנסת קארין אלהרר. ההצעה דרך אגב - - - תגידי, את לא מתביישת? חבר הכנסת סעדה, אתה מגיב להערת ביניים להערת ביניים שלך? נו באמת. ההצעה של יושב-ראש הוועדה דרך אגב כוללת רוב רגיל ולא רוב של 61. על מה מדובר? פסקת התגברות. אתה לא מדבר על 61? את לא מתייחסת עכשיו לנוסח שמונח על שולחן הוועדה. אני טועה שבנוסח של פסקת ההתגברות - - - אני שואל, האם את מתייחסת עכשיו לנוסח שמונח על שולחן הוועדה? היא מדברת על 61. בנוסח שמונח על שולחן הוועדה יש 61. בסדר, אז רוב חברי הכנסת. וזאת עוד בלי להיכנס לכך שמוצע על-ידי הוועדה שהדבר יהיה אפשרי כבר מראש, עוד בטרם מתן פסק דין.

11:17) ואם לא רוצים לפעול בכלל במסלול של ההתגברות, אז אפשר להכתיר את ההסדר בתור חוק יסוד, ואז הכנסת, וממילא גם הממשלה ששולטת בה, יהיו פטורות מכל עול של ביקורת שיפוטית. ומעל הכול מרחף גם ההסדר שמבקש לאפשר לממשלה ולקואליציה לשלוט על הליך בחירת השופטים בכל הערכאות, אשר יביא לפוליטיזציה של מערכת המשפט ולפגיעה קשה בעצמאות שלה ובאמון הציבור בה. כל זאת עוד מבלי שנדרשנו להצעה לצמצם את הביקורת השיפוטית על המינהל, באמצעות ביטול עילת הסבירות, שזו סוגיה כבדת משקל שתביא גם היא להסרת בלם משמעותי ביותר על החלטות הרשויות. לא התייחסת ללשכת עורכי הדין והמקצועיות שלהם. אני אתייחס לזה בהמשך. במבנה משטרי שכזה הבעיה לא תהיה מה יקרה אם הכנסת תחוקק יום אחד חוק קצה מופרך של להרוג את הג'ינג'ים או כל דוגמת קצה אחרת. אנחנו מדברים על החלטות וחוקים הרבה יותר שגרתיים, אשר יבקשו לבטא מדיניות ממשלה מסוימת, ושהדרך להגשים אותה היא באמצעות פגיעה משמעותית בזכויות הפרט. זו דילמה יום-יומית שהממשלה והכנסת עומדות בה. הביקורת השיפוטית על הרשויות מבטיחה שהמדיניות הזו מלכתחילה מקודמת באופן מידתי, ועכשיו מסירים את המגבלה הזאת.

ההסדר הזה יביא בהכרח למבנה משטרי שלא תהיה בו הגנה אפקטיבית לזכויות אזרח, לשלטון הוגן, לשלטון החוק, ולמינהל תקין. אפשר להעלות על הדעת הסדרה חוקית, למשל ההסדרה של הקורונה, בלי ביקורת שיפוטית או בלי הידיעה שתהיה ביקורת שיפוטית? שהממשלה תוכל לעשות ככל העולה על רוחה בלי ביקורת שיפוטית אפקטיבית של הכנסת? חשוב לציין, שיש מגוון של מודלים משטריים שונים של איזונים ובלמים במדינות דמוקרטיות, והדיון בשאלה מה המודל שנכון לאמץ בישראל הוא דיון שחשוב מאוד לקיים אותו, והוא אכן לא רק דיון משפטי. המודלים בעולם בנויים על בלמים ואיזונים שונים, ואין משוואה אחת נכונה ומדויקת בעניין הזה. המדינות הדמוקרטיות פיתחו מנגנוני איזון שונים ביזור כוח בין גופים ייצוגיים, כמו שני בתי פרלמנט אשר באחד מהם אין לממשלה רוב מובנה כך שהחקיקה אינה נשלטת באופן מוחלט על-ידי הממשלה, או משטר נשיאותי שבו לנשיא יש וטו על חקיקה, ביזור כוח בין ממשל פדרלי לממשל אזורי או מדינתי, חוקה נוקשה, מגילת זכויות אדם מפורטת, כללי משחק ברורים, כל אלה הם המנגנונים אשר יוצרים בלמים ואיזונים הדדיים בין הרשויות, מונעים שימוש לרעה בכוח שלטוני, ובתוכם משתלב בית המשפט. מרבית האיזונים הללו לא קיימים בישראל. אי-אפשר להסתפק בטענת קואליציה ברוב של 61 או, הינה יש לנו בחירות בכל ארבע שנים, כדי לייצר מערכת של בלמים

11:19) במשטר דמוקרטי, לבית המשפט תפקיד כבלם על הרשות המבצעת והמחוקקת. מקומו ותפקידו המדויק משתנה במידת מה ממדינה למדינה, בהתאם לתרבות הפוליטית שלה ובהתאם למכלול הבלמים והאיזונים שיש בה, אבל בכל מדינה דמוקרטית יש מקום מרכזי לבית המשפט, שכרגע מבקשים לבטל אותו כמעט כליל. בסופו של דבר ישראל היא משטר פרלמנטרי מסוים. כמובן אפשר להעלות על הדעת את השאלה האם הוא מתאים או שיש לשנותו, אבל כרגע להבנתי הרפורמה לא כוללת שינוי של המשטר הפרלמנטרי בישראל, אלא אם כן אני טועה, אבל להבנתי - - - זה שלב ג' של התוכנית. זה מעבר למשטר מלוכני זה בשלב ג'. חבר הכנסת גלעד קריב, אל תגלה. בוקר טוב, חבר הכנסת רוטמן. שבוע טוב. זה לא מלוכה, זה חונטה. זה לא אותו דבר. קראתי אגב מאמר שהתוכנית שלי היא להפוך את עצמי לסולטן טורקי. לא חשבתי על זה עד היום, אבל אני בהחלט אשקול, אולי פה עם חברי הוועדה. תשאל את ארדואן. הוא יכול לתת לך כמה המלצות טובות. אנחנו נמצאים במציאות שבה כל הזיה מקבלת כותרת ראשית. סולטן אולי לא, אבל בזאר טורקי אתה בהחלט מנהל. כל הזיה נהיית חקיקה. כל הזיה מקבלת תיק בממשלה.

סוגיית הבלמים והאיזונים חייבת לקחת בראש ובראשונה את המבנה הפרלמנטרי בישראל, את החולשה המובנית של הכנסת אל מול הממשלה, את הקלות היחסית שבה בישראל אפשר להוביל חקיקה בכלל, וחקיקה ממשלתית בפרט. מתוך נקודת מוצא זו, צריך לבנות את המארג השלם שיבטיח את האיזון הכולל ולהכריע איפה מקומו של בית המשפט במארג הזה. כמדינה דמוקרטית, וישראל היא אכן מדינה דמוקרטית, המודל שייבחר צריך להיבחן לאור היכולת שלו לשמור על המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובין היתר להבטיח הגנה על זכויות הפרט. המודל המוצע מקדש עקרון מאוד מאוד חשוב במשטר דמוקרטי, שהוא עקרון הרוב, אך הוא לא עקרון בלעדי, והוא יותיר את המדינה כמדינה דמוקרטית חלשה ביותר. יבואו ישאלו קודם גם חבר הכנסת עמית הלוי שאל את זה, אבל אנחנו בסך הכול מחזירים את הגלגל אחורה לשנות התשעים. מה לא היינו מדינה דמוקרטית בשנות התשעים? ועוד עלתה הטענה, הבעיה האמיתית היא שבית המשפט נמצא עכשיו במקום שיש לו כוח בלתי מוגבל ללא הסמכה מפורשת בחוק. אז צריך לומר את האמת, הצעת החוק הזו לא מחזירה את המצב למה שהיה בשנות התשעים, ואפילו לא למצב שהיה בעשורים הראשונים של המדינה. היא יוצרת משהו חדש, שלא היה פה מעולם, וגם לא מוכר לנו ממדינות אחרות בעולם. קודם כל, חלק מההסדרים לא מבקשים להחזיר אותנו לשנות התשעים. כך הוא הדבר בנוגע לעילת הסבירות משנות השמונים, וכך הוא הדבר גם בנוגע לוועדה לבחירת שופטים שהיא בכלל הסדר שנקבע בשנות החמישים על ידי הכנסת עצמה. אשר לביקורת השיפוטית החוקתית, גם הכוח הבלתי מוגבל של הכנסת בחקיקה לא יכול להתעלם מכך שחלפו עשרות שנים מאז פסק הדין בעניין בנק המזרחי, שהכריז על הסמכות של בית המשפט לבטל חוקים. אי-אפשר להתעלם באופן מלאכותי מההתפתחויות של העשורים האחרונים. מאיזה מסכות? מסעיף 8 בחוקי היסוד.

מדינות דמוקרטיות התפתחו לאורך השנים ופיתחו מסורות של עצמאות שיפוטית ומנגנוני ביקורת שיפוטית חוקתית, עיצבו מגילות זכויות אדם וחיזקו את מקומו של בית המשפט כמגן החוקה. עו"ד סמפולינסקי, אני חייב לעצור אותך, מסיבה מאוד פשוטה - - - היא אומרת דברים נכונים מאוד. דברים מאוד מאוד מעניינים. אני מנסה להבין. יש פה לדברים לא סבטקסט, יש פה טקסט לדברים שאת אומרת. לצורך העניין שיפוט מסוים, האם השינוי שחל ב-30 השנים האחרונות הוא טוב או לא טוב. הרי ברור שאם את מציגה את השינוי הזה, ואת אומרת שאי-אפשר להתעלם ממנו. ברור שאי-אפשר להתעלם. אם היה צריך להתעלם ממנו, החוק לא היה מגיע. החוק מגיע כי אנחנו לא מתעלמים ממנו, אבל יש פה סבטקסט שאני מנסה שתבהירי לי אותו. האם השינוי הזה טוב,

או שאתם לא מביעים עמדה לגביו? אם אתם לא מביעים עמדה לגביו, זה משהו אחד. אם אתם חושבים שהוא טוב או לא טוב, נשאלת השאלה, על בסיס מה? חשבתי שהם צריכים רק לייעץ. זה מה שאני שואל. בדיוק זאת שאלתי. אני רק רוצה להבין. אתה רוצה שהם יביעו עמדה? אני שואל מה היא אומרת.

אני מציע לתת לה להשלים את דבריה. אני אבקש להשלים את הדברים. גם בטקסט וגם בסבטקסט כשאני מדברת על המגמות שאנחנו רואים בעולם בשנים האחרונות, בהתחשב בעובדה שההסדרים המוצעים גם של יושב-ראש הוועדה וגם של שר המשפטים מבקשים להתבסס על מדינות העולם ועל מגמות במדינות העולם, צריך גם לבחון את המגמות וכיווני המבט של מדינות העולם ב-30 השנים האחרונות, ולא להסתכל רק על שורות תחתונות כאלה ואחרות. כל אלה הן תופעות שהתחזקו והתעצמו בעשורים האחרונים, כאשר גם מדינת ישראל הציגה את עצמה בעולם כמדינה דמוקרטית שיש בה הגנה אפקטיבית על זכויות האדם, בין היתר משום שיש לה ביקורת שיפוטית חוקתית של ממש. התפישות החברתיות במהלך השנים האלה ביחס לזכויות הפרט השתנו. ולכן, השאלה היא לא איזו דמוקרטיה מדינת ישראל הייתה בשנות התשעים, במושגים של שנות התשעים. בדיוק כמו שאף אחד לא מעלה על דעתו לבטל את זכות הבחירה לנשים ולהגיד: "מה הבעיה" - - - מה זה קשור?

גם שחרור העבדים, יציאת מצרים. חברים. חברים, ביקשתם סבלנות. שימו סבלנות. במחילה. את השטויות שלכם - - - לפחות את מודה שזה שטויות - - - זה שוב התלהמות,

זה לא חוות דעת. לפחות, קארין, את מודה שזה שטויות. - - - איפה ההסתה? איך היא מסיתה. למה להשתמש במילה מסיתה? היות שהיועמ"שית מדברת על ביטול זכויות נשים - - - - - - חבר הכנסת רם בן ברק. היא מדברת על פרספקטיבה של זמן. זה לא קשור בכלל לשיח שלנו.

אורנה ברביבאי חזרה?

אני החזרתי אותך?

הכלל הוא שאם מוציאים אדם, הוא צריך לקבל רשות מהיושב-ראש בשביל לחזור. אתה רוצה לסלק אותי לתמיד? הנוהג בכנסת שלא קוצבים זמן אחרי חמש דקות. אדוני חבר הכנסת גלעד קריב, אני קורא אותך לסדר. אתה רוצה לסלק אותי לתמיד, רוטמן?

אני רוצה שתתנהגי כמו - - - יש נוהג בבית הזה.

יצאתי להפסקה וחזרתי כמו כולם. חברת הכנסת אורנה ברביבאי - - - זה לא הנוהג,

אני לא מכיר שום נוהג כזה. את רוצה לחזור, הנוהג הוא - - - אני

את צריכה לבקש את רשות היושב-ראש. אז אני מבקשת את רשות היושב-ראש. אז תבקשי לא כשאת משתלטת על המיקרופון ומפריעה אחרי שחזרת.

ויתרתי על התענוג.

עכשיו כשהיועצת המשפטית אומרת חוות דעת,

תסתמו לנו את הפה. לא יעזור לכם.

מספיק עם ההצגה הזאת.

רק תגיד לנו ממי אנחנו צריכים לבקש את האישור. ממני. כן.

איך אפשר לבקש אישור, הם בחוץ ואתה בפנים.

בוא נעשה אחרת. כשתחליט שכן, תקרא לי, אני בחוץ.

תודה רבה. לא שמעתי - - - אם היה נוהל כזה עד היום, למה אתה לא מביא את הנוהל שלך שנדע? לא שמעתי מרוב צעקות. רוטמן, הם הפריעו לה? אמרו שהייעוץ המשפטי מסית.

כשמישהו חוזר באופן עצמאי, ואז תופס מיקרופון ומתחיל לצעוק, אני נזכר שהוא לא ביקש בכלל רשות לחזור,

לא היית פה. אני יכולה להשלים מילה אחת?

זאת השאלה כבדת המשקל שמונחת לפתחה של הכנסת. גם הטענה כי בית המשפט הוא שפועל בחוסר סמכות כי אף פעם הכנסת לא הסמיכה אותו במפורש לפסול חוקים גם היא לא יכולה להצדיק את הרפורמה

עצם הרעיון שאנחנו רוצים לקדם הסדרה, או שאתם רוצים לקדם הסדרה בנושא הזה, זה בוודאי דבר מבורך ביותר, רק צריך שתהיה פה אכן הסדרה, והיא גם צריכה להיות מאוזנת.

קודם כל להסדיר את הליכי החקיקה וחוקי היסוד בכנסת. התפיסה ההיסטורית הייתה

קשה מאד לקיים דיון בשאלת היקף ההתערבות השיפוטית על חוקי יסוד בלי לדון קודם בשאלה מה זה חוק יסוד, ומה רוצים שיהיה כלול בו, ובאיזה אופן הוא צריך להתקבל. ומילה גם על הדרכים לעיצוב הסדרים מעין אלה. עקרונות היסוד של השיטה צריכים להיקבע מאחורי מסך בערות, וזאת כדי להבטיח

אלא יש בהם גם משום שינוי כללי המשחק תוך כדי משחק, או שינוי מערכת היחסים למשל בין הרוב והמיעוט.

במעבר לבחירה ישירה, כמו שאמרו קודם

אפשר לדבר עליו, כאשר נקבע בחוק יסוד שכאשר אני מצביע כחבר אופוזיציה בעד חוק לפיזור הכנסת, מלביש חוק היסוד על דעתי, בניגוד למה שנהג קודם לכן, את ההוראה שבמקום נפתלי בנט ראש ממשלה יהיה יאיר לפיד ראש ממשלה בהלבשה על הצבעה.

היינו קובעים אותו,

אבל כאשר עשו את זה בממשלה הקודמת,

כולל להפיץ את ההסדר ל-72 שעות.

אתם מתקן עוול בעוול.

אני לא מתקן עוול בעוול. המשנה ליועצת המשפטית, האם מה

בבקשה, אני לא מרשה להתייחס להערות ביניים. הצורך הציבורי שבית המשפט מצא בחוק ממשלת חילופים היה גם ההסדרה המידית שלו, כדי לאפשר את הקמת אותה הממשלה. אני לא בטוחה שאנחנו יודעים להסביר למה הצורך החיוני בתחולה מידית של ההסדר היא דווקא שהוא יחול עכשיו. אבל הסוגיה הזאת - - - אמון הציבור במערכת המשפט,

יש כרגע הצעת חוק שמונחת על השולחן, היא נמצאת מול פנינו, יש בה נוסח.

גם שם ביקשנו להתמקד השבוע,

הרי אנחנו נבחרנו עכשיו לחוקק,

יש חוקים שחלים מהכנסת הבאה.

תראה לי אחד שחוקקת שנכנס לכנסת

בחלקים אחרים של ההסדר מבקשים לקבוע הסדר אשר באופן מעשי יוציא את בית המשפט מהתמונה בסוגיות החוקתיות וגם בחלק נכבד מהסוגיות המינהליות-הציבוריות.

למעשה,

ראיתי שעוד עורך דין נמצא שם. הוא מטעם הכנסת?

- - יש מי שמדברת עכשיו מטעם היועצת המשפטית לממשלה, ואתה מפריע.

האמת, אלה דברי הטעם היחידים שנשמעים פה. הייעוץ המשפטי, ממי צריך

ואולם, גם בהתייחס למבנה הנוכחי של בית המשפט ולמקום שיש לו כיום בשיח הציבורי-החוקתי, לעמדתנו השינוי המוצע יפגע קשה בעצמאות השיפוטית שהיא עקרון יסוד בהפרת רשויות ובאמון

חבר הכנסת משה סעדה, אני קורא אותך לסדר. תודה. - - מה שמעמיד את בית המשפט כרשות היחידה

ושוב,

המשמעות היא שאין כללי משחק נוקשים, לא באופן ההתנהלות של הכנסת והממשלה ולא במהות, אין

טלי, השאלה ברורה וגם היעדר

יש מדינות שבהן הבחירה היא במעורבות של הדרג

איפה יש נציגים של לשכת עורכי הדין? טלי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. תצאי. בבקשה. יש בוועדות המייעצות.

שהוא בנוי על בלמים ואיזונים אחרים שקשה מאד לבודד אותם רק להליך בחירת השופטים. סנאט, קונגרס נשיא, הליך חקיקה שבו אין לשלטון רוב מובנה, חוקה

כאשר יש מחלוקת עם דבריי, נא לרשום הערות.

אני חוזר על הבקשה כאשר נאמרת על ידי אמירה לא נכונה,

אני שומר גם לעצמי את הזכות הזאת. כמו שנאמר לגבי דוגמת בריטניה,

וברוך השם בגלל העצירה שלי, הדברים הועמדו על דיוקם - - - עוד לא עמדו על

יש פה כרגע, למקרה שיש אנשים שמקשיבים בכל זאת בטעות, חברת הכנסת קארין אלהרר, לדברים שאת אומרת למיקרופון יש פה כרגע בחדר שמונה נציגי אופוזיציה. כל

תודה רבה.

לא הוצאת?

את רוצה להיות בגדר נבואה המגשימה את עצמה?

לדייק בעובדות. תודה. הוצאת או לא הוצאת? חבר הכנסת רוטמן, אם הייתי מקבלת את האפשרות להשלים את המשפט רגע לפני שעצרת אותי, היית יכול לקבל בדיוק את התשובה לדבר שהפריע

אך שוב, לא מה שההסדר המוצע עושה.

אנחנו ברשות המכוננת יכולים לעשות מה שאנו

להסיר מגבלה?

סעיף 8 בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חבר הכנסת גלעד קריב, אני אשמח מאוד לקבל את חוות דעתך המקצועית, אבל אני

שתוגש עתירה ולמה שדבר כזה יידון

שתוגש עתירה על תוקפו של חוק יסוד, אני שואל מה עמדת הממשלה

תעשה הפסקה בין ראשונה לשנייה. עשיתי. בית המשפט התייחס למגבלה הנוספת שקיימת על הרשות המכוננת,

שלה, וודאי הכיר בסמכות שלו להתערב במקרים שבהם יהיו מקרי קצה, שבהם הרשות המכוננת תעשה שימוש לרעה בסמכות הזאת.

הייתי שואל גם אותו, כי אני חושב שראוי לשאול את שלוש הרשויות בישראל כאשר מנסים לקבוע הסדר. אתה אומר שאתה יודע.

אני שואל את נציגת הממשלה. היא אומרת לי שהיא

אתה חוזר וקובע כאילו זה מה שהיא אמרה. לא אמרתי שהיא אמרה. אתה חוזר על זה ואתה קובע שזה מה שהיא אמרה. אתה רוצה לשמוע את עמדת הממשלה, תתקשר בטלפון

הוא פסק כעניין שבעובדה, כהלכה מחייבת?

יושב פה גלעד קריב מהאופוזיציה, אנחנו לא מסכימים כמעט על שום דבר שהולך פה היום, וגם הוא לא מכיר את זה. אני רוצה

הושארה בצריך עיון.

מישהו חולק על זה שאין הלכה בזה?

הם אמרו שמשאירים את זה בצריך עיון.

כנראה כששואלים נכוחה, אף אחד לא קבע הלכה בעניין. לא אמרתי שיש הלכה בעניין הזה. שיהיה ברור לכל אזרח שמקשיב לנו ומקשיב לייעוץ המשפטי, אין

ברגע שאנחנו קובעים הסדר שבאופן מובנה הכנסת קובעת את המגבלות לעצמה, שזה הדבר הנכון לעשות, לקבוע חוקי יסוד ולקבוע מנגנון שבו הכנסת מגבילה

אלא מה? בית המשפט הותיר בצריך עיון את השאלה מה יקרה כשיבוא מה שנקרא "רוב מזדמן" ויבקש לשנות את השיטה הזאת לשיטה אחרת. אז באמת יש שאלה מה אנחנו עושים במקרי הקצה. בדוקטרינת השימוש לרעה בסמכות המכוננת אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על התפיסה שאומרת שאנחנו

כעקרונות על. איך אנחנו יוצרים

וגם אם זה לא המניע, וגם אם לא לשם רציתם לכוון, תוצאה מעשית של הרפורמה הזאת היא הסרת מגבלות

גם מעצם העובדה שמדברים רק על צד אחד של המשוואה.

אני לא חושב שהכנסת והממשלה יצאו מאיזון, ולכן אני לא רואה צורך בשלב זה להגביל או להסדיר את עבודתם. - - - אם אתה רואה,

קוראים לה "הצעת חוק פרטית", או אפילו אם תצליח לגייס כמה, או יום אחד תהיה

לכן אני חושב שהתעלמות מהענף הזה של חוסר האיזון את צודקת לחלוטין שחוק-יסוד: חקיקה זה רעיון טוב אני חושב שההתעלמות, א', מחוסר האיזון שאותו אנחנו באים לתקן, ו-ב', מהעובדה שלאורך השנים ניסו הרבה שרי משפטים והרבה קואליציות להתקדם באפיק שהומלץ על ידיכם של

אמרת שזה חוק פשוט בהתחלה, מה הסיפור הגדול. לא פשוט בכלל, הוא צריך להתכתב עם המון חוקים.

פה. כל מה שדיברת.

בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה גם להתייחס לדברים שלך וגם בסוף לשאול את נציגת היועצת המשפטית. קודם כל, אני רוצה להחזיר אותנו להצהרה של שר המשפטים, ואני

ולכן דיון כמו שאנחנו מכירים בכנסת, בסופו של דבר יש הצבעה קואליציונית.

ולכן בעניין

עמדתי בזמנים, היו"ר? עמדת, כל הכבוד. זה באמת מרשים. ממך ילמדו וכן יראו וכן יעשו. תודה רבה. פרופ' בני פורת מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, בבקשה.

תודה

כלומר, החשש שאיש ציבור יבחר את הדיינים הנוחים ולא את הדיינים הנכונים. וישנם לא מעט מפוסקי ההלכה ומהוגי המשפט העברי שאמרו: הפרקטיקה הזו היא פסולה מהיסוד,

כך כותב למשל

אני מציע להפנות לשם, וחשוב לשים את תמרור האזהרה הזה של המשפט העברי בפני הוועדה. תודה רבה. רק אגיד בהערת מעבר לדובר הבא שהציג פה בשבוע שעבר גם

אבל שינוי אופן הבחירה של נציגי הכנסת לעומת המצב הקיים לדעתי הוא עלול להחליש בסופו של דבר את הכנסת ואת המעמד שלה בוועדה הזאת.

שניים לארבעה. יושב-ראש הכנסת בוחר מביניהם ומביא את המועמד שלו לאישור ועדת כנסת. אני חושבת שזה תהליך של בחירה של גורם פנימי לתוך הכנסת ולא תהליך שבו הכנסת משמשת כשחקן שעומד מול נציגי הממשלה, מול נציגי

בקשר לעמדה על הקשר לחוקי יסוד,

הוא יציג על זה עמדה בהמשך השבוע.

גמור.

גברתי היועצת המשפטית - - - אתה תתייחס גם למה שאני אמרתי? אני חושב שכמעט כל מה שאני עושה פה זה להתייחס למה

חברים, באמת זה קשה אתכם.

אני אעדכן אותך בשנייה שאני אדע.

תהיי הראשונה לדעת. אני יכול בבקשה להתייחס למה שאמרה היועצת המשפטית לכנסת? בוודאי. כפי שראיתם, וגם סימנו מראש גם את הנושא

אני חושב על כמה אפשרויות.

שקיים היום

אחרי שהוא מתייעץ עם הנציגים של הסיעות השונות, שני נציגי קואליציה

כן.

אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם כל הטוב הזה שנופל עלינו, של ההתחשבות בדעתנו. זה רגע מכונן בתולדות ועדת חוקה. עוד שנייה אנחנו

אז אני אסביר למה לא בחירות חשאיות. באחת מהאופציות האלו בהחלט יש בחירות חשאיות. רק לנציג האופוזיציה.

התשובה היא מאוד פשוטה. אין בעיה אמיתית גם

דהיינו, אם נבחר נציג אופוזיציה ואז מפלגתו הצטרפה לקואליציה,

דהיינו שבאמת בכל רגע נתון יהיה נציג

למרות שאני חושב שבשנייה שזו בחירה שנעשית על ידי חברי

אני אבוא בדברים עם נציגי האופוזיציה בנושא הזה.

אנחנו לא מתכוונים לשתף פעולה.

בוועדה למינוי שופטים היום יש שלושה נציגים לבית המשפט,

כלומר השופטים אינם בוחרים את עצמם בהרכב הנוכחי, בניגוד לדבריו של ראש הממשלה.

אי אפשר להגיע למספר שבעה מתוך

תודה רבה, חבר הכנסת משה טור פז. איך זה מגביר את אמון הציבור במערכת המשפט?

40% בבית המשפט, אז נוריד ל-20% גם את בית המשפט.

אם דיברת על היקום, היקום קורס לתוך עצמו.

אבל מה לעשות שלחברי כנסת, עדיין מהאופוזיציה, יש זכות לקרוא קריאות ביניים. חבר הכנסת גלעד קריב, יש לך זכות לקרוא קריאת ביניים,

דרישות מנהליות שאתם,

צריכים לעמוד בהן כאשר אתם מחוקקים. פה אנחנו רואים שלב נוסף, אנחנו רואים מנהליזציה של האסיפה המכוננת.

שמי שיאשר האם היא מספיקה הם יועצים משפטיים. הדבר הזה הוא מופרך בכל

לא הבנתי, זו חקיקה של הכנסת. בוודאי.

חברה שעושה עסקים עם איראן ומבקשים להטיל עליה סנקציות, גם זו ועדה שהחברים בה ממונים על ידי נשיא בית המשפט העליון. ועדה לאיתור הסנגוריה הציבורית.

ארבעה אבות נזיקין כנגד ארבעה שלבי התוכנית של השר לוין. השאלה הזאת, כפי שאמר עו"ד דוד פטר, היא שאלה

במה לא תאשימו אותנו? חס ושלום. הרי אנחנו עוסקים בחוק יסוד:

אני שואל שאלה שהיא שאלה לדעתי מקבילה לשאלה שלך. אתה מחזיר לי שאלה בשאלה. נכון. ואני מת לדעת את

מכיוון שאתה, ביחד עם שותפך שר המשפטים, אתם קבעתם את עתידו של התהליך הזה כתהליך מבולגן בהתחלה, תהליך שפשוט מקעקע את כל היסודות שמוכרים לנו איך מבוצעת חקיקה, בוודאי בנושאים מרכזיים כמו המשטר והיחסים

זה הגיע ב-22:15. זה עדיין לא אישון לילה.

אני יודע מתי אני שלחתי את זה. זה לא מעניין. 22:15. אבל זה לא אישון

שהדבר היחיד שברור בו זה שלא הטמעת הערה אחת מהותית.

זאת אומרת שחברי האופוזיציה לא נתנו הערות מהותיות לשיטתך. תענה לי הערה מהותית אחת שאתה או חבריך אמרתם. לא מספיק מהותי להבין שאתם בעצם לא רוצים ועדה אלא רוצים משרד? גם בדיון שבו אתה

אתם פותחים פה סריות של צעקות. אני מתייחס אליך עניינית, מנסה לנהל איתך דו-שיח. אם חברי האופוזיציה לא רוצים לנהל שיח, הכול בסדר. גם אמרת שאתם לא רוצים לנהל שיח, וגם

בסדר גמור.

השאלה החשובה כשמציעים שינוי חוקתי היא למה. אני יודעת שאנחנו מדברים על הצעת החוק, אבל התזכיר מדבר על איזון בין הרשויות. אבל אנחנו יודעים שמה שעומד מאחורי זה והתוצאה של כלל השינויים שמוצעים כאן בעצם היא איון הביקורת השיפוטית על זכויות אדם,

זאת אומרת הם עומדים בשורה אחת עם Cour des comptesלא בשינוי מהם, שזה Défenseur des droits ושם המינויים הם מקצועיים. כלומר, לגבי קנדה וצרפת אני יכולה להגיד שזו הסתכלות קצת לא נכונה,

בפסק הדין הארוך של השופט שמגר בבנק מזרחי הוא מדבר על

ייעשה בהתאם לפסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו. זאת אומרת שכל חוקי היסוד כפופים לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו.

על בסיס פסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו. זאת אומרת, אני

כולל זה שאין לפגוע בסעיף כבוד האדם מוגן בחוק היסוד הגרמני,

המשפט אימץ את העיקרון הזה. בינתיים הוא השתמש בזה כדי לבחון את הדרך שבה התיקונים שבהם החוקה מאמצת את הדין האירופי. זאת אומרת, בהחלט בית המשפט הגרמני הפדרלי החוקתי כן יכול לבחון שינויים

יש רשימה. בקולומביה, בבנגלדש. אני חשבתי שזה מקום שלא כדאי ללכת אליו. פרופ' שקולניקוב, אנחנו כבר בוויכוח הרבה אחרי זמן הפציעות של ארבע